אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. בפנינו הצעות אי-אמון בהתאם למצווה עלינו על-פי חוק. על הצעת האי-אמון הראשונה ישיב חבר הכנסת גדעון סער ויציג אותה חבר הכנסת נחמן שי. הם אולי לא יודעים שבשעה 16:00 נפתחת הישיבה.

כך כתוב: יציע את ההצעה חבר הכנסת נחמן שי. גברתי מציעה? רונית תירוש. למה לא כתוב? חברת הכנסת רונית תירוש, תיכף אני אזמין אותך. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 4) (סימון סוכרים במזון), התש"ע 2010, של חברי הכנסת יעקב כץ ואורי אורבך, הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 18) (כשירות קאדי מד'הב), התש"ע 2010, של חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 12) (הארכת כהונה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת זבולון אורלב. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2377/18 וכלה בהצעת חוק פ/2391/18, הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש”ע 2010, מאת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב, הצעת חוק ההסגרה (תיקון, סייג להסגרת חייל משוחרר), התש”ע 2010, מאת חברי הכנסת שלמה מולה,

(המצאת הודעת תשלום קנס בשל עבירת חנייה לחייב), התש”ע

כחבר פרלמנט ותיק ויודע, היה פה בשעה המיועדת, אבל אדוני צריך להבין, הוא לא מתכוון לענות על הצעת האי-אמון.

גברתי, נא להודיע לשר החינוך המתכוון להשיב, שהוא צריך להיות נוכח פה, כי איך הוא ישיב בלי שהוא שומע את נימוקיה של חברת הכנסת רונית תירוש? חברת הכנסת תירוש, את יכולה לעלות על הבמה, אני לא אפעיל את השעון עד אשר השר לא יגיע,

אבל את יכולה גם להודיע לי שאת מבקשת הפסקה. אני אכריז על הפסקה.

חשוב לי שהשר ישמע. השר ודאי ישמע אותך, אלא אם כן את רוצה לדבר לפני כן.

נמתין לשר, אדוני היושב-ראש. אני שאלתי את חברת הכנסת רונית תירוש. סליחה, חברת הכנסת תירוש, סליחה. חבר הכנסת בר-און, בבקשה, מה רצית לומר? שאלתי את חברת הכנסת תירוש. אם אדוני עונה בשבילה, אין בעיה. אני עניתי שחשוב לי שהשר ישמע אותי ולכן אני מציעה, אני מכריז על הפסקה לעשר דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 16:05 ונתחדשה בשעה 16:06.) אני מחדש את הישיבה. חברת הכנסת רונית תירוש תעלה ותבוא ותנמק את הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בשל: ממשלת נתניהו שוברת שיאים של הנצחת פערים בין החינוך הממלכתי לחינוך החרדי ושומרת על שתיקה מול הקיטוב, הבידול והאלימות הגואה בחברה בשל רצונה היחיד לשרוד בכל מחיר. גברתי, לרשותך עשר דקות מלאות. שר החינוך יושב ומאזין לדברייך.

היה חשוב לי ששר החינוך ישמע את דברי, לא שאני אחדש לו הרבה, הוא בוודאי בקי בנתונים, אבל היה חשוב לא פחות ששר הדתות יישאר כאן באולם, משום שיש הרבה מאוד בעיות שאני חושבת שהוא יכול לטפל בהן במסגרת משרדו שלו. אני רוצה לפתוח בכך שדברי ייאמרו כמובן בהכללה, אבל הכללה שמתבססת על קבוצת הרוב. אין ספק שגם כשאני אגיד שסקטור מסוים, למשל החרדים, אינם מתגייסים לצה"ל, אז זה לא אומר שלא נמצא קבוצות שכן מתגייסות ומשרתות נאמנה את המדינה וקבוצות ששומרות על גבולותיה. באותה מידה, כשאני אומרת שהחרדים נמנעים מללמוד לימודי ליבה, גם כאן אפשר לסייג ולומר שיש קבוצות קטנות שאכן לומדות ליבה, בעיקר כשמדובר בבנות, או לחלופין בבנים בגיל הרך יותר, בבתי-הספר היסודיים בכיתות הנמוכות, אבל מאחר שקבוצת הרוב נוהגת אחרת, אז תרשו לי לדבר בהכללה, משום שהדברים הם נתונים שלא נועדו לקנטר או לפגוע במגזר החרדי, שבו אני אמקד את דברי. נהפוך הוא, יש לי הרבה מאוד הערכה לתרבות, ללימודים, לרמת הלימודים, אלא מאי? הם אינם תואמים לחלוטין את הצרכים של מדינת ישראל כמדינה מפותחת, ואנחנו עלולים להימצא בקרוב מאוד, בתוך 20 שנה ואולי אפילו לפני כן, בפני שוקת שבורה, וגם המגזר הזה שכרגע נשען על קופת המדינה שמתמלאת בזכות מסים שמשלמים ברובם הזרם המרכזי, ותיכף אני אגדיר את הזרמים, בבוא היום, בעוד 20 שנה ואולי קודם לכן, הם יימצאו במצב שלא יהיה מי שיסייע להם ויתקצב אותם, כפי שהם נהנים היום. בעוד 20 שנה לא יהיה מי שיגן עליהם בגבולותיה של מדינת ישראל משום שהם יהפכו לקבוצת הרוב שאינה נושאת בנטל הביטחוני, והזרם המרכזי הופך להיות כאן מיעוט. אני אביא את הדברים. אני חייבת לומר שבמשך שבוע ימים אני משתדלת לשקוד על הנתונים, גם באמצעות, ובהזדמנות זאת אני אומרת תודה לשר החינוך על שאפשר העברת נתונים, כמו גם קריאה בחומרים של מחקרים של מכונים כמו "מרכז אדוה", המרכז למידע שלנו בכנסת, ושל אנשים טובים נוספים. חברת

לפי התקנון, את עכשיו צריכה לשכנע אותי שמה שהיה בממשלה הקודמת היה באמת לרעת החרדים. ועכשיו,

אני לא שכחתי. חבר הכנסת גפני, אתה, אם תוכלי להסביר לי מה היה בממשלת קדימה. חבר הכנסת גפני, אתה תתקשה להצביע, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני.

אבל, הרב גפני, בגלל זה החליפו את הממשלה הזאת, כי היא יותר טובה. לא בגלל זה. ממש לא. חבר הכנסת גפני.

והיא מוגבלת בזמן לעשר דקות. וכשאדוני שואל שאלה שאורכה שמונה דקות, זה כבר הופך את הצעתה ל-18 דקות. אבל זה אי-אמון, להצביע נגד הממשלה. אתה, אני בטוח שתשכיל בסוף לדעת מה אתה רוצה. אני בטוח. אם לא, אני אאשר לך לשאול אותה. הרב גפני, אתה כנראה לא תצביע אי-אמון משום שהממשלה הזאת מיטיבה אתך מאוד. חבר הכנסת גפני. רק רגע. חבר הכנסת גפני. אני מבקש ממך, אל תפני לחברי הכנסת כי הם יענו לך. חבר הכנסת גפני, תמו לשלב זה היכולות שלך לקרוא קריאות ביניים. בבקשה, גברתי.

במסגרת ההקדמה, שבה הדגשתי שאני מדברת בהכללה, אני מוסיף לך דקה.

אני גם רוצה לומר, שגם אם יצעקו מספסלי חברי הכנסת שממשלת קדימה גם היא עשתה כך או אחרת, הכול נכון, אבל אנחנו הגענו לשוקת שבורה, ואני ארים להנחתה לראש הממשלה הנוכחי נתונים, שהוא לא יוכל לומר: לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי. אני לא זוכרת דיון כל כך נוקב בממשלה הקודמת. אז אם, אולי האמריקנים יתקנו אותו. הם יעבדו על הנושא שלהם, ולנו יש עוד הרבה צרות מבפנים שהוא צריך לטפל בהן.

אני אוסיף לך כל דבר שייגזל, לא על-ידי סיעתך.

ולכן אני רוצה לייחד את דברי לבעייתיות שנוצרת בעקבות הגידול הטבעי הגידול הטבעי במגזר החרדי, שמפר את האיזונים שאפשרו עד עכשיו דו-קיום בשלום ובשלווה. על מה אני מדברת? המגזר החרדי הולך, יותר ויותר, ומסתגר בד' אמותיו. ואני אמנה תחומים שונים: בחינוך ביקשו, עוד עם קום המדינה, וקיבלו, אפשרות להיות זרם מוכר או לחלופין זרם פטור, יש שלושה זרמים עיקריים בחינוך החינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי, והפטור. שני הזרמים האחרונים, מוכר ופטור, מקבלים תקצוב שונה, משום שהם אומרים: אנחנו לא רוצים את הפיקוח המלא של המדינה, אנחנו לא רוצים שיכתיבו לנו. יש לנו גם התרבות שלנו, המורשת שלנו, ובזכות זה אנחנו מוכנים לוותר על חלק מהמשאבים שמקבל הזרם המרכזי. ואז, בשנת 1985, דאגו סיעות הבית החרדיות להביא תיקון לחוק, 3א, שאומר שאומנם הם לא מלמדים את כל מה שהזרם המרכזי אמור ללמוד, אבל הם יתוקצבו ב-100% של התקציב, כמו הזרם המרכזי.

שהוא חוק יסודות התקציב, הוא לא מ-1985, והוא לא מדבר בכלל על, אין חוק כזה. חבר הכנסת גפני,

חבר הכנסת גפני, קריאות הביניים שלך, אתה לא שם לב, בגלל ההתלהבות האוחזת בך, קריאות הביניים שלך מתמשכות אפילו מעבר לנאום שלה. לא, רק לתקן אותה. אם אדוני רוצה להגיש אי-אמון לאי-אמון, לא בתקנות.

במסגרת חוק ההסדרים, חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, סעיף 3א,

חבר הכנסת גפני,

על תקצוב שתי הרשתות, גם "מעיין החינוך התורני", קרי ש"ס, וגם החינוך העצמאי, קרי אגודת ישראל,

אף-על-פי שהם אינם מחויבים ללמד את כל הליבה, אלא רק 75% מתוכה. אתה יודע מה? אני הייתי מסתפקת ב-75% מלימודי הליבה לאורך כל כיתות הלימוד, מא' עד י"ב, אבל מה קורה? ככל שעולים בגיל, אחוז ההשתתפות בשיעורים שכאלו הולך ופוחת, עד כדי אפס. הישיבות הקטנות, קרי מכיתה ט' עד י"ב, שזה גיל קריטי,

שהרי הם לא מתגייסים ברובם, הם נטולי כל כלי שמאפשר להם להשתלב בחברה ובמשק הכלכלי שלנו.

נוסיף לזה, אדוני היושב-ראש, אני לא, הישיבות הקטנות,

חבר הכנסת גפני, אני עוד רגע קורא לך, אני רוצה לפנות אל שר החינוך ולומר: שום דבר לא השתנה. מעבר למה שמשיגים במסגרת חוקים כאלה ואחרים, ותיכף אני אזכיר גם את החוק שיזמה יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר, בשנת 2009, חוק בתי-ספר ייחודיים-תרבותיים, שבו היא פטרה לחלוטין את כל הישיבות הגדולות.

תלמידים בכיתה ט' עד י"ב פטורים לחלוטין מלימודי ליבה. זאת אומרת, אולי היא בעצם אמרה: אני אקרא לילד בשמו, ממילא הם לא לומדים, אז אנחנו גם נשים את זה בחוק, שזה יהיה בהיתר. אפס לימודי ליבה, אבל 100% תקצוב,

על-פי החוק, 60%. שערורייה בפני עצמה.

סליחה. 60%. 60%. צודק. אתה לא חייב לתקן אותי. הנתונים ידועים ואני אתקן את עצמי אם אני צריכה. אפס לימודי ליבה, לעומת 60% תקצוב. למה החשיבה הפרוידיאנית שלי דיברה על 100%? ופה אני צריכה את שר החינוך, משום שלשיטתכם, מעבר לחוקים, אתם מצליחים בהסכמים קואליציוניים, שאנחנו עוד לא הצלחנו לגלות אותם, ואני קוראת לחברי באופוזיציה לגלות את ההסכמים הקואליציוניים, איך אתם, קואליציה.

באופוזיציה, לגלות איך נעשים הסכמים שבגינם מביאים תקציבים קואליציוניים כאלה ואחרים שאט אט משלימים ל-100%. אני לא חושבת שהגעתם כבר ל-100%, הנתונים אינם בידי, אבל זה בדיוק מה שקורה. אז השגתם בחוק 60% תקציב, אבל האמינו לי שאתם עומדים היום לפחות על 80% תקציב, בזכות כספים קואליציוניים שאתם מביאים בהסכמים שאנחנו לא ערים להם,

זו שיטה שאני הכרתי גם כמנכ"לית משרד החינוך. אבל אני אומרת שוב: מהרגע שנתתם מילתכם לחקיקה, תעמדו מאחורי החקיקה ותגבילו את עצמכם,

ולא יותר. ואי-אפשר להמשיך ולעבוד על כל הציבור הזה בעיניים. ואני לא הייתי אומרת את זה,

אילולא חשבתי שאנחנו נכנסים למשבר שאין ממנו יציאה. הרב גפני, אני כל כולי, באמת ובתמים, וילדי עדים שיש לי הרבה מאוד כבוד למסורת, ליהדות, לדת,

אתם מעלימים אותה מאתנו. אני לא נגד, אני בעד לימודי ליבה הדדיים. אני בעד. ואני פונה שוב לשר החינוך, שכל הזרם המרכזי הרשמי, במסגרת לימודי הליבה, ילמד יהדות, לימודי דת, לימודי קודש, בדעה אחת ובסיכום אתכם. אין לי שום בעיה שאתם אפילו תעזרו לנו להכתיב או לתרגם מה הם לימודי הליבה בנושא לימודי קודש. אבל באותה מידה אני רוצה שתלמדו גם לימודי אזרחות, ולא בשבילי, בשבילכם. בשביל שתדעו אתם מה מגיע לכם בביטוח לאומי, שתדעו איזה מוסדות המדינה הדמוקרטית הזאת מקיימת כדי לסייע לכם. שתדעו מהן שלוש הרשויות במדינת ישראל, מתי וכיצד אפשר לפנות בתלונה כזאת ואחרת, ולהשיג את הזכויות שמגיעות לכם על-פי דין, שהרי אם אתם לא לומדים, מי יאמר לכם? אז אנחנו לא רוצים לסמוך על מאכערים שיבואו ויעזרו לנו מכאן ומשם. אני רוצה שכל בוגר ידע מה מגיע לו, ולו משום הדבר הזה,

למדו לימודי אזרחות. אתם יודעים על מה אפילו הייתי מוותרת לכם בלימודי הליבה?

אני חושבת שבפלפולי הגמרא ובחשיבה האנליטית יש לכם איזה מצע שישמש אתכם וישרת אתכם. אבל אני לא אוותר על לימודי האנגלית, אי-אפשר היום להסתדר בלי זה. אני לא אוותר על לימודי המחשב, כי אי-אפשר היום להסתדר. ואני רוצה לומר לכם: הרבה מחובשי הכיפה, וגם החרדים, אני יודעת שהם עוסקים במחשב. הם מוצאים כל מידע שהם רוצים דרך המחשב. אז למה לא התלמידים? למה לא הילדים? למה לנו למנוע את זה מהם? אז בואו נקרא לילד בשמו: אתם הולכים בצעד נכון של חקיקה. לא נוח לכם עם ההסכמים הקואליציוניים והכספים הקואליציוניים. אני מבינה את זה. ועוד יותר לא נוח למשרד החינוך להלבין את הכסף הזה, זה כסף שחור. אז אני מציעה לכם: אם הלכתם לחקיקה, בואו נעשה ונברך על המוגמר. בואו נשלב ידיים, כחברה אחת לא סקטוריאלית, לא זרמים, נתאחד,

ונראה מה יש להוסיף, מבחינת ערכים וידע, למגזר החילוני, ומה יש להוסיף למגזר החרדי. גם אלה יכולים ללמוד מאלה וגם אלה יכולים ללמוד מאלה, מתוך הערכה ומתוך כבוד. אז נגעתי בחינוך. ואני רק רוצה לומר, מבחינת מספרים, וחבל שהרב גפני יצא,

שהמספרים הם מפחידים. הוא לא יצא, הוא לא התפטר. הנה הוא. הוא לא התפטר, אז מצוין.

הרב גפני,

יכול להיות שקיבלנו כסף בלי שאני יודע? אני רוצה לדבר על הגידול, מה הוא עושה לנו. בשנת 2000 הזרם הרשמי היה 61% מכלל אוכלוסיית התלמידים. בשנת 2009 הוא קטן כדי 52%, בעוד שהזרם החרדי, שהיה בשנת 2000 39%, גדל ל-48%. אתם מבינים שהבאלאנס הזה, האיזון הזה מופר ואי-אפשר יהיה להתמודד? יש מילת קסם, הפסקתם ללדת, ואתם מתלוננים, תעסוקה: בשנת 1980, לפני 30 שנה, אחוז החרדים שלא הועסקו במשק היה 21%. היום, 30 שנה אחרי, ב-2010, 65% לא מועסקים. שימו לב כמה פטור אתם מקבלים מתעסוקה. בשנת 2040, עוד 30 שנה, על-פי הצפי, בהמשך למגמה זו, 86% מהחרדים לא יהיו חלק מהמשק. רבותי, איך אנחנו נתמודד? אין בעיה. בעזרת השם. הפיקוח, אדוני שר החינוך, ופה אני רוצה לעזור לך, הפיקוח על החינוך הרשמי, כאשר, כפי שציינתי את האחוזים, מגיע לכדי 168 מפקחים בחינוך היסודי והעל-יסודי. מה קורה לנו בגני-הילדים? 78. כמה מפקחים יש לנו בזרם המוכר? 14 מפקחים בלבד.

לא היה, ולכן אני אמרתי שאני רוצה לעזור לשר. כמה יש לנו בזרם הפטור? מפקח אחד בלבד.

כל המפקחים הם מפקחים מטעם, כי הם רשאים להיכנס, הם מאותה תרבות, מאותה עדה, ואלה הנתונים שהם מוסרים כשהם מוסרים. עכשיו, אומרים לי, לידי ראש הממשלה, הוא לא יוכל לומר שהוא לא ראה אותם. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת גפני, צר לי, מה אני יכול לעשות? רבותי, לקראת סיום אני אומר דבר כזה: אני מרגישה שאנחנו הופכים להיות מדינת חומייני, ואם זה נשמע לכם חמור מדי, אז אנחנו הולכים להיות מדינת אפרטהייד. האפרטהייד מתבטא בבית-שמש כמשל, כשסוגרים יותר ויותר שכונות רק לחרדים, יותר ויותר סופרמרקטים רק לחרדים, יותר ויותר אוטובוסים רק לחרדים. אתם מלאימים את החגים שלנו, אילו רציתי לנסוע עם משפחתי באוטובוס בל"ג בעומר היו מפרידים ביני לבין בעלי או ילדי, הבנים, דבר שלא היה. אם אתם שואלים מה היה בתקופת אולמרט, זה לא היה, אני רק מראה איך אתם משתפרים.

חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני. ב"בית יעקב" עוד בזמני הפרידו בין אשכנזיות למזרחיות. עכשיו ראינו את הסאגה המבישה הזו בבית-ספר בעמנואל.

את שר הדתות מתערב, וצר לי, יש לי הרבה הערכה אליך, אדוני השר, וגם לא את שר הפנים, אלי ישי, שחשבתי שהוא יהיה הראשון לזעוק, ולא שמעתי אפילו מלה אחת שלו. ואני ממש לא מצליחה להבין איך אתם שותקים, למעט נסים זאב, שהציע, תישארו אצלנו, בבתי-הספר שלנו. אז הנה, יגדלו עוד בתי-ספר יש לה עוד עשר שניות. חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מדברת על מדינת אפרטהייד. המזכירות, הפקידות, המפקחות של משרד החינוך שהחנו את הרכב שלהן ליד מאה-שערים והלכו ברגל למשרדנו בשבטי-ישראל, לא פעם נזרקו עליהן דברים שונים ומשונים בגלל שהן לא היו לבושות, אני לא אגיד "רעלות", אבל לבוש שמכסה מאוד מאוד כל חלק בגופן. רבותי, אתם פשוט, אני אומרת את זה בצער, והרבה מאוד חרדים מתוך העדה כועסים על הדרך שבה מנהיגיהם מובילים אותם להקצנה. אתם יותר ויותר נוגסים, מזנבים, פולשים ומסתגרים,

זה לא יעבוד,

תודה רבה לחברת הכנסת רונית תירוש. ישיב על הצעת האי-אמון שר החינוך, חבר הכנסת, השר גדעון סער. אני לא יודע מה עשו במאה-שערים אבל אני יודע מה עשו בבתי-ספר ממלכתיים לבנות בשבוע שעבר. אני הייתי לצד כל הציבור החילוני. מה עשו לבנות שמה? אני אגיד את זה על כל הציבור החילוני? אתה צועק, חבר הכנסת גפני לא יכול לקחת את כל המשא של המלחמה של העדה. אבל תעזרו לו כי הוא לא יכול כל הזמן לדבר. לא, אנחנו הגזענים. חבר הכנסת גפני, אולי אתה לא שם לב. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, פעם ראשונה. חבר הכנסת גפני, הדבר הזה לא יימשך פה, אלא אם כן אתה רוצה שאני אוציא אותך. תודיע לי, אין לי בעיה. אתה מתנגד, אני מתנגד, אין לי בעיה. אני מוציא אותך על המקום. כבוד השר ישיב. לי יש סבלנות, אדוני היושב-ראש. אתה לא מוגבל בזמן. זאת אומרת, אפשר להפריע. טוב היות שר, חבר הכנסת בר-און. פוליטי כזה, בכלל, זה לא טוב להיות שר, חשוב להיות שר טוב. כך יאמר גדעון סער אחרי שאתה תהיה שר והוא ישב על הספסלים. אני אפילו מסכים עם התיקון של חבר הכנסת בר-און. הוא אפילו מסכים אתך בעניין הזה. ויכול אפילו להעיר לשרים אחרים בזמן שהוא, גם בזה אתה מסכים אתי,

בזה? בזה, אחרים יגידו, אני קיבלתי את העיקרון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטער שחלק מבכירי סיעת קדימה, שהיו נוכחים בהגשת ההצעה, ובהם יושבת-ראש האופוזיציה, לא המתינו להקשיב לתשובה. אני, למרות זאת, כל אחד אצלנו, אבל אני מצפה מכם לקצת סבלנות,

קצת סבלנות. אני קודם כול משבח אותך, חבר הכנסת בר-און. רגע, חבר הכנסת פלסנר. אני רוצה לדעת: מי קורא קריאת ביניים עכשיו? מולה?

לפחות תודיעו לי. כי במקהלה?

אגן על השר. עוד דקה. אבל הוא עוד לא התחיל לדבר. אני מברך את סיעת הליכוד על הנוכחות המסיבית. יצטרף אליך. תודה רבה.

בר-און, אי-אפשר, אי-אפשר. לא יהיה מצב שבו, הצעת אי-אמון.

אני מחייב אותו לבוא הנה כדי להשיב, ועוד לא התחיל לדבר, כבר יש אלף הערות. אולי הוא אומר שהוא מסכים להצעת האי-אמון? אנחנו נלך ב-17:30 הביתה.

נלך הביתה כשייגמר סדר-היום. ב-17:30. יכולנו ללכת גם לפני כן. יכול

מה אפשר לעשות? כשייגמר סדר-היום אני לא אשאיר אתכם פה בכוח. לא נעים, עם המשכורת הזאת. בסדר, אוקיי. אתה צודק, תחזיר. אין בעיה. נקבל באהבה את זה, לפי בקשתך, נעביר את זה למוסדות.

תודה, אדוני היושב-ראש. הנושא הוא נושא רציני ולכן אני אתייחס אליו בכל המעגלים: עבר, הווה ועתיד. אני לא יכול להתחייב שדברי, על כל חלקיהם, יהיו אהודים על כל חלקי הבית. כל אחד יהיה לו חלק שיהיה לו פחות נעים אתו. אבל אני אשתדל לומר את האמת. שמעתי את חברת הכנסת רונית תירוש.

שמעתי אותה כשהיא מתארת תהליכים על רצף של זמן, משנת 2000 עד 2009. לרגע חשבתי, מה עשתה חברת הכנסת תירוש בין 2000 ל-2009? אני אומר, למיטב ידיעתי, למיטב זיכרוני, בין שנת 2001 לסוף שנת 2005,

תקופה נכבדת של חמש שנים, היא ניהלה את משרד החינוך, כמנכ"לית המשרד. אתה יודע כמה צווי סגירה הוצאתי לבתי-ספר? אני עוד לא נכנס למה עשית ומה לא עשית. אני רק מציין עובדות. ולמה אין סבלנות כשאני רק מתחיל? אבל השרה שהיתה אז, אולי אפשר לשאול את

אם אתם מתגוללים על השרה, אתם כבר אומרים שהמדיניות לא היתה טובה,

שחברת הכנסת תירוש ביצעה מדיניות לא טובה.

אז אני מציע בסבלנות ובאורך רוח. ואחר כך, אחרי פרק זמן נכבד של חמש שנים בניהול משרד החינוך, היא היתה במשך שלוש שנים, עד השנה שעברה, חברה חשובה בקואליציה, בסיעת הקואליציה הראשית, וחברה חשובה בוועדת החינוך של הכנסת, שם היא מכהנת עד היום. ויכולתי גם להגיד מה בוצע ומה לא בוצע בנושא הספציפי בתקופה הרלוונטית. אינני רוצה ללכת לעבר המאוד רחוק, אני אלך לעבר הקרוב, דהיינו, התקופה שבה הסיעה שהציעה את הצעת האי-אמון והסבירה עד כמה התהליכים האלה היו תהליכים שליליים היתה סיעת השלטון במדינת ישראל. יכולתי להגיד שלא עשיתם כלום. יכולתי להגיד שזה בכלל לא עניין אתכם כשהייתם בשלטון. אבל האמת היא שעשיתם, בתקופת הממשלה הקודמת, אדוני היושב-ראש, עבר חוק הישיבות הקטנות. ציינה את זה חברת הכנסת, יבטלו, סבלנות,

הרי זה, זה הכול בתקופה שאתם מתגאים בה. חבר הכנסת מולה, בכל פעם שמישהו קורא קריאה, לא שומעים אותך אפילו. הרי זאת היתה תקופה,

השר עכשיו משיב,

הרי זאת היתה התקופה הכי טובה שלכם. זאת התקופה שאתם מתגעגעים אליה. אנחנו היינו, אני מזכיר לכם את הימים הטובים שלכם. תבטלו, נתמוך. אתם לא צריכים אותם, בבקשה, חבר הכנסת בר-און.

שמע השר. אם תבטלו, אתם תתמכו.

אני מבקש. אני מבקש את הגנת היושב-ראש. לא יכול להיות שכל משפט, קריאת ביניים.

מרגע זה אתה תקבל את ההגנה. תיארה חברת הכנסת תירוש את חוק הישיבות הקטנות כפרויקט אישי של שרת החינוך הקודמת. אבל בכל זאת, אתם הייתם הסיעה הגדולה בבית, אתם ניהלתם את המדינה, אתם הייתם בשלטון בעת שבפעם הראשונה בתולדות המדינה, בחקיקה ראשית של הכנסת, ניתן פטור מלימודי ליבה, פחות משנתיים מהיום.

סליחה, אבל אני כרגע מתאר עובדות, עדיין אני לא מתאר את התייחסותי לעובדות. חבר הכנסת בר-און רוצה שנביע אי-אמון בממשלה שעשתה את הבושה. אני הבעתי אי-אמון בממשלה. כל הדברים האלה הצבעתי בממשלה, וברחתי מהאולם. תבדוק את זה. ומהאולם ברחתי כשזה, בממשלה. בממשלה.

אני אמרתי דבר בהתייחס אליך?

אבל בדמוקרטיה הישראלית יש אחריות קולקטיבית, של כל השרים. תבטל את זה.

אני לא אומר כרגע אם זה טוב או לא טוב.

זה לא צביעות. איך לך אחריות? אתה תקשיב טוב טוב, ואני אגיע גם לאחריות שלי, ואני לא אקל על עצמי אפילו ככה, אבל בחלק שלכם, אתה תקשיב בסבלנות. אני אמרתי את, ואתם עשיתם את זה רגע לפני פסק-דין של בג"ץ. רגע לפני. אני גם זוכר את היום שזה הובא לקריאה שנייה-שלישית, שיושבת-ראש הכנסת, היום יושבת-ראש סיעת קדימה, שהגישה את הצעת אי-האמון, אישרה בנוהל מיוחד את הבאת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

אני זוכר, פשוט יש לי,

אני פשוט זוכר מה שקרה לפני פחות משנתיים. אבל זה לא היה, ואז בשליחות,

ואני זוכר,

הצבעת בעד.

אבל למה אתם מפריעים?

אתם הגשתם אי-אמון. אני מדבר על כל מכלול העשייה בנושאים של האי-אמון בקדנציה שלכם. אני לא יודע למה אתם יושבים בחוסר שקט, למה אתם לא יכולים להקשיב לדברים האלה. אם אני אגיד עובדה לא נכונה, תעצרו אותי. לא נוח לך

כבר 15 חודש בשלטון, דברו על עצמכם. אנחנו שכחנו שהיינו בשלטון. אתם עוד לא שכחתם. אז אני שואל, אדוני היושב-ראש,

אני שואל: באותה שעה, כשקדימה היתה בשלטון, ומשרד החינוך היה בידי העבודה, וועדת החינוך של הכנסת היתה בידי העבודה, לא היינו באותה שעה בעמדת השפעה. כזכור לך, אדוני היושב-ראש, היינו סיעה מאוד קטנה.

האם אתם תוקפים אותנו עכשיו על חוק שחוקק בתקופת שלטונכם? כי זה מוזר. זה דבר מוזר.

כי המצב השתנה, יש ממשלה, אחר כך, מה השתנה במשך שנה? חברי הכנסת, חבר הכנסת בר-און, הביקורת שלו היא כל כך פרלמנטרית, הוא בא ואומר לכם דבר כל כך ברור,

אבל הנושא רציני, הוא אומר: טול קורה מבין עיניך. זה כל מה שאומר השר.

עכשיו הוא תיכף יאמר אם הוא תומך עכשיו באותו דבר שכרגע הוא יכול לשנות, הוא משחק משחק פוליטי על נושא לאומי, חבר הכנסת פלסנר. חבר הכנסת פלסנר, אני מזכיר כמה פעמים בשבוע לחבריכם שאני רושם את דבריהם היום בשביל הפעם הבאה.

אומר חבר הכנסת פלסנר שמשחקים משחק פוליטי. עכשיו חודש ימים קדימה משחקת משחק פוליטי ממש מכוער בנושא, חבר הכנסת, אני מוכרח לומר לך,

עד הרגע אני הייתי עיוור ממש. עכשיו אני מודה לך. חבר הכנסת אקוניס, כל חברי הכנסת הנוכחים באולם מודים לך על שפקחת את עינינו.

אני באופן אישי, כי לא שמתי לב לפני כן.

רבותי, מרגע זה,

חבר הכנסת פלסנר, אולי אתה לא מבין. חבר הכנסת פלסנר, מרגע זה אני מתחיל לקרוא לסדר. אדוני השר, בבקשה. אי-אפשר להמשיך פה, חבר הכנסת בר-און, גם אם אנחנו לא נגמור ב-17:30, הרי ב-17:30, אם יש לו התחייבויות, ילך. אני צריך להישאר פה עד אשר אנחנו גומרים.

בסך הכול, אני לא אאפשר אני אבקש הודעה אישית. הודעה אישית, עוד מעט. עוד מעט הודעה אישית גם כן. חברי הכנסת, עכשיו השר ישיב בלי שיפריעו לו. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רק פתחתי בדברי, שהיו אמורים להימשך עד עכשיו חצי דקה, כי תיארתי רק חוק אחד, אתה צודק. את חוק הישיבות הקטנות. אבל זה לא החוק היחיד בנושא החינוך החרדי שעבר בתקופת הממשלה הקודמת. בתקופת הממשלה הקודמת, חבר הכנסת פלסנר, אני קורא לך בפעם הבאה בפעם הראשונה. בפעם הבאה. זה קריאה טרומית. בתקופת הממשלה הקודמת עבר החוק המכונה "חוק נהרי", המתייחס לחובת תקצוב של הרשויות המקומיות את מוסדות המוכר שאינו רשמי,

אצלנו היה חופש הצבעה בנושא הזה. אבל אני מציע, אני מציע לך, אני מציע לך, חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, שלושה אנשים מסיעת הליכוד השתתפו בהצבעה הזאת. אתם הייתם בשלטון.

בשלטון הייתם. חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און.

בתקופה של שלוש שנים. כמה זמן אתם קיימים?

תראה כמה הספקתם. תראו כמה הספקתם. חבר הכנסת בר-און, זאת היתה ממשלה שהיית חבר

יש לי הצעה.

אדוני היושב-ראש, אני לא יכול להשלים משפט.

לא, מודה ועוזב ירוחם. חברת הכנסת תירוש, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את צבועה. את צבועה. טוב, אדוני לא, את צבועה. אתה מומחה בזה. את צבועה, ואת לא יכולה להקשיב.

לא, אני הקשבתי לדברייך. היו לי הרבה מאוד הערות בזמן דברייך. חברת הכנסת תירוש, הוא משיב. אדוני, אני, אני מכבדת אותך, חברת הכנסת תירוש.

הרשויות המקומיות של מוסדות המוכר שאינו רשמי, גם זה חוק שעבר בשנת 2007, בתקופת כהונתה ובתמיכתה של הממשלה הקודמת. בתקופת הממשלה הקודמת גם הוקם מחדש משרד הדתות, על-פי, זאת היתה החלטה שלכם, אתם העברתם. אנחנו כולנו הצבענו נגד, by the way. כל סיעת הליכוד הצביעה נגד. אנחנו בכנסת השש-עשרה, כמו שאתה זוכר, בהנהגתו של אריאל שרון, קיבלנו,

זה לא דיאלוג בינך לבין השר. קיבלנו החלטה לבטל את משרד הדתות, והוא בוטל. הממשלה הקודמת החזירה את משרד הדתות. אני אומר את הדברים, רק מה הספקתם במשך שלוש שנים, ואתם באים ומטיפים מוסר,

בצורה שכל כך, עם אש בעיניים. מה אתה עשית, חבר הכנסת

אני אגיע לזה. אפשר רק משפט? לא, אי-אפשר שום דבר. תן לו לדבר. תן לו להביא רעיון אחד. אני משוכנע שחברי סיעת קדימה גאים במעשיהם בתקופה שהם היו בשלטון.

חבר הכנסת בר-און, עכשיו השר משיב על הצעת אי-אמון שלכם, שבאמת ביקרה את הממשלה בחריפות ובצדק. עכשיו הוא בא ואומר מהן תולדות ההחלטות, והרלוונטיות לנושא, הרלוונטיות לנושא שעליו הוגש האי-אמון.

אם אני אסיים את דברי. אתם בינתיים לא מאפשרים לי להתקדם בכלל, ויש לי עוד הרבה מה לומר. בבקשה, אדוני.

ראיתי אותך. אני אשאל אותו אחרי שהוא יסיים. ברגע שהוא יסיים, אני אשאל אותו אם הוא מוכן, אחרי שהוקם מחדש משרד הדתות, רק קדנציה אחרי שביטלנו אותו, ואנחנו התנגדנו, כאמור, אני אומר את זה לפרוטוקול, אני רוצה להזכיר, מאחר שחבר הכנסת פלסנר פעיל מאוד בנושא של חוק טל, שגם חוק טל, בזמן ממשלת קדימה תוקפו הוארך לתקופה של חמש שנים נוספות. אינני זוכר אם כבר נכנסת לכנסת או לא, אבל זה היה בתקופה של הממשלה הקודמת. כל הדברים האלה, בכל הנושאים שהם האג'נדה החדשה שלכם, כך פעלתם. עכשיו אני שואל, האם נעשה מהלך כלשהו, כלשהו, כלשהו, בכיוונים שעליהם אתם מדברים היום? שום דבר. האם היה תכתיב אחד שלא נכנעתם לו? לא היה. לא היה. הגדרת התקציבים זה לא שינוי? ואני שואל, איך אפשר להסביר כזה, הממשלה הקודמת.

תודה רבה, חברת הכנסת סולודקין. תודה רבה. אני יודע מה זו אחריות משותפת של ממשלה, וגם יושבת-ראש האופוזיציה היתה חברה בכירה, ממלאת-מקום ראש הממשלה, והיתה לה אחריות. ואני אומר, איך אפשר להסביר שינוי חד, דרמטי כל כך, שאירע בתקופה כל כך קצרה? כי בכל זאת, נניח יושבת-ראש האופוזיציה, וקראתי את הריאיון אתה ביום שישי, היא היתה חברה בממשלה, בממשלות, לא בממשלה אחת, במשך קרוב לעשור. משנת 2001, ואני זוכר את זה, כי הייתי מזכיר ממשלה, כזכור לך, עד 2009, היא היתה חברה בכל הממשלות. האם יכול להיות היום, כאשר היא אומרת בעיתון ביום שישי שקדימה נגמלה מזה, האם היא מתכוונת שהיא נגמלה מהשלטון, ועל כן בא אותו מפנה בעמדותיה, מפנה של 180 מעלות? אני, עם רקורד כזה, בכל הכבוד, לא מוכן לשמוע הטפות מוסר מפי אנשי סיעת קדימה.

אני מציע, שעם פער כל כך גדול בין הרקורד הזה לבין הרטוריקה שלכם היום, תצטיידו בקצת צניעות, תצטיידו בקצת ענווה. ולכן אתה יושב במערכת שמורידה תקציבים ולא עושה דבר. אם שיניתם את דעתכם מן הקצה אל הקצה רק בגלל שהתיישבתם על הספסלים האלה, האם אתם מאמינים, מפני ששינינו את דעתנו התיישבנו בספסלים האלה.

חבר הכנסת בר-און. תודה רבה, חבר הכנסת בר-און.

אנחנו יושבים פה כי שינינו את דעתנו.

האם אתם מאמינים שהציבור לא מבין כלום, לא זוכר כלום, לא יודע מה קרה פה בשנים האחרונות? אבל זה לא רק שינוי עמדה מהקצה לקצה,

המוזרה הזאת. אתה יודע, זה כמו אדם מומר. אתה פתאום רואה אותו בהתלהבות הזאת.

יש בעיה, ואני עמדתי על הדוכן הזה ביום רביעי, אחרי דבריו של ראש העיר תל-אביב, ואני אמרתי, עלית לאי-אמון, לא, לא. סליחה, אני רוצה להגיד את דעתי. אני אמרתי: יש בעיה אמיתית של מיומנויות שנוגעות לשוק העבודה, לחברה ולכלכלה. לא לומדים יהדות בבתי-הספר הממלכתיים. ילדים בבתי-הספר הממלכתיים לא יודעים שהם יהודים. חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני, אולי תאפשר לי? מה, אתם עושים חילופי משמרות? הם גמרו להתנפל עלי,

קצת סבלנות, מה קרה? חבר הכנסת בר-און, יש גבול. אי-אפשר.

עמדתי בנושא לימודי היהדות היא ידועה,

בלימודים של מקצוע שייקרא "מורשת ותרבות ישראל" בבתי-הספר הממלכתיים, וילמדו פרקי אבות בבתי-הספר הממלכתיים, וזה דבר חשוב. הדבר הזה הוא נקודה נכונה, אבל אין לה קשר לנושא הדיון. ואני אומר, זאת הבעיה, וצריך לתחם את הבעיה ולהבין את הבעיה, כי לא נכון גם מה שנאמר: קבוצות קטנות שלומדות. הנתונים שונים לגבי הבנות, שכן לומדות לימודי ליבה, לעומת הבנים שלומדים ברובם בגיל בית-ספר היסודי ולא לומדים בגיל בית-הספר התיכון, ועכשיו זה גם מעוגן באותו חוק שהכנסת הקודמת חוקקה, ובזה מרוכז,

זה גם לא נכון, דרך אגב.

אבל על זה הוא מדבר,

אני לא שומע את הצעקות שלך. תצעק לכיוון שלי, בחייך, שאני אבין מה אתה צועק. חבר הכנסת גפני. אם היית כל כך, חבר הכנסת פלסנר.

הוא נותן לנו הרבה פחות ממה שאתם נתתם. הרבה פחות, חבר הכנסת גפני, אני מבין. חבר הכנסת אקוניס, אתה עוזר לשר? הליכוד תמיד הלך, חבר הכנסת גפני. שיהיה לך אומץ לעמוד מאחורי הדעה שלך, שאני יודע מה היא. אני מוכרח לומר שהוא קודם כול דיבר על מה שהוא חשב שעשתה הממשלה הקודמת, שהיו פה כמה שרים שהיום זועקים זעקה על מעשה, ועכשיו הוא אומר, ואתה לא תקבע פה מה יאמר חבר הכנסת השר סער. ואוי לי היה אם אני הייתי מעז, כשאתה עומד על הדוכן, לאפשר לאיזה חבר כנסת לעשות את ההפקרות שאתה עושה פה באולם. מספיק, חבר הכנסת בר-און, מספיק. הבעיה היא, בתמצית, שמנסים לערבב את זה לפעמים בסגנון לא ראוי, גם כורכים, אומרים: חרדים וערבים, אז יוצרים איזה הפחדה דמוגרפית. הבעיה האמיתית היא בעיה של רכישת מיומנויות שנוגעות לשוק העבודה. זאת הבעיה. אתה תקשיב בסבלנות. אם היית כל כך להוט, יכולת לבוא בקדנציה הקודמת, כשהיית חבר סיעת השלטון, ולעשות דברים. אתה תקשיב בסבלנות, תשמע גם מה נעשה. אתם עשיתם אתם עסקאות מאחורי הגב. יושבת-ראש האופוזיציה הציעה להם מיליארד שקל כדי להקים ממשלה. חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת בר-און. עוד מלה אחת שלך, חבר הכנסת בר-און, אתה מוצא בשלוש קריאות בסדרה. שברחה מהאולם, כהרגלה. לא מסוגלת. איפה היא? חבר הכנסת אקוניס. לא רבים משרי הממשלה, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת אקוניס, לא הרבה משרי הממשלה מצליחים כל כך להרגיז את סיעת קדימה. אדוני היושב-ראש, בבעיה הזאת לא נכון לטפל עם שנאה בעיניים ועם קצף על השפתיים. זו בעיה שהתפתחה במשך כל ממשלות וכנסות ישראל לדורותיהן, ללא הבדלים פוליטיים, ואף אחד גם אין לו איזה פתרון קסם שישנה בן-רגע את המציאות. עם העניין הזה, אף שמתמודדים פתאום בנושא מתוזמר ומאורגן, צריך לומר כמה דברים:

אין כוונה לטפל בנושא הזה מתוך נקודת מוצא שלא מתחשבת בשונות תרבותית או שבאה לשנות אורח חיים דתי, אורח חיים ייחודי של ציבור מסוים. אני הבנתי מייד כשנכנסתי לתפקיד, שאני לא יכול להיות שר חינוך רק של הציבור הכללי. בדיוק אותן בעיות שהצגנו,

את כיווני הפעולה, היום אנחנו התקבלנו ל-OECD, כשהצגתי את הבעיות האלה גם כאן בירושלים וגם בשימוע שהתקיים בפריס, כולל התוכניות שאני אגע בחלק מהן עכשיו, לאנשי ה-OECD, וידעו וראו שאנחנו מתכוונים ברצינות להתמודד עם הבעיה הזאת, כי זאת אחת הבעיות המרכזיות שהם הציגו בדוחות שלהם, דהיינו הנושא של תעסוקה במגזר החרדי ובמגזר הערבי. לכן אני רוצה לומר: אנחנו שוקדים היום, אדוני היושב-ראש, על שורה של תוכניות שרלוונטיות לנושא הזה ולציבור החרדי. אני יכול לומר שמעולם לא היה עיסוק בהיקף כזה בנושא במשרד החינוך ובמועצה להשכלה גבוהה כפי שמתבצע היום. מעולם, תחת אף ממשלה ותחת אף שר חינוך בעבר, ממרצ ועד המפד"ל, כל מפלגה שהיתה, מעולם לא היה עיסוק בנושאים האלה כמו שיש היום במשרד החינוך ובמועצה להשכלה גבוהה. נקודה ראשונה שאנחנו עמלים עליה במסגרת תוכנית החומש להשכלה גבוהה שאנחנו בונים היא הרחבה מאוד משמעותית של נגישות ההשכלה גבוהה לציבור חרדי. אומנם היתה התפתחות בנושא הזה בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על מהלכים הרבה יותר רחבים. אנחנו רוצים לשלב אלפי סטודנטים חרדים בלימודים במוסדות קיימים של מכללות חרדיות, בהגדלה משמעותית שאנחנו בודקים באוניברסיטה הפתוחה, בין היתר באמצעות לימודים מרחוק, בלימודים מוטֵי תעסוקה, ואנחנו מתכוונים לתקצב בתוספת תקציבים מימון של הוראה ומלגות לימודים ותמריצים למוסדות הלימוד ליישום התוכנית הזאת. אנחנו עובדים על כך בימים אלה. אני מניח שעד סוף החודש הבא אנחנו נוכל להציג לציבור את התוכנית. 2. פתרונות של חינוך מקצועי וטכנולוגי לציבור רחב שנושר מעולם הישיבות. הלימודים בישיבות הם לימודים רציניים, גם לא כל אחד מתאים ללימודים ברמת הפשטה כזאת. יש רצון בציבור החרדי לפתרונות בנושא הזה. יש רשתות שכבר קולטות, רשת "עמל" וכדומה. אין פתרונות בהיקפים משמעותיים. אנחנו עובדים על מתן מענים בתחום של חינוך מקצועי לנושרים מעולם התורה, שאחר כך ייתנו להם כלים להתפרנס בכבוד ולהשתלב בשוק העבודה.

אני אגיע לכל הנקודות. איך לובשים, או, התחלת? הם הולכים לצבא בכלל? אני הראשון שיתעסק עם זה בראייה מערכתית. למה, כמה עורכי-דין הצטרפו מאז שפתחו את המכללות, בסדר. הוא מתגאה בזה, ובצדק. זה הכול היה לפני התוכניות המפוארות. בסדר. אנחנו ניבחן במעשים ונשווה את זה בסוף הקדנציה למעשים שלכם, ואני לא מזלזל בשום דבר חיובי שנעשה. לא מזלזל. אתה בורח מלהתמודד עם ההצעה. 3. נושא שנוגע למה שקרא חבר הכנסת גפני, מבחני סאלד. כידוע, בציבור החרדי הבנות לומדות לאורך 12 שנה לימודי ליבה, כשליש עושות בחינות בגרות וכשני-שלישים, בחינות סאלד. בחינות סאלד כוללות, כמובן, גם חשבון וגם אנגלית, לא כוללות את כל המבחנים. המהלך שאנחנו רוצים לעשות הוא לראות כיצד ניתן לשדרג את בחינות סאלד כדי שתהיינה אקוויוולנטיות לבגרות וכדי שתסרנה חסמים לשוק התעסוקה לבנות שלומדות לימודי ליבה. יש היום הרבה בעיות שאני מתמודד אתן בשוטף, חבר הכנסת גפני יודע כדי להסיר חסמים, וזה גם לא פשוט, להגיע למקצועות מסוימים שאנחנו חושבים שלימודי סאלד מספקים. אבל בהחלט יש מקום לשדרג אותם ולהפוך אותם, אנחנו מקיימים דיאלוגים עם גורמים בעולם החרדי כדי לנסות להגיע לתוצאה הזאת.

אתם, רבותי, לתקן עיוות, זאת המלה הנכונה. לא יהיה שום דבר שפוגע, אני חושב שצריך לשנות, כן. מבחני סאלד הם ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינות הבגרות. האלה. צריך להלבין. חבר הכנסת פלסנר, יש אנשים שעל-פי אמונתם לא ישלחו את בנותיהם לסיים בחינות בגרות אף שהן יכולות להיות המצטיינות ביותר באותן בחינות, על-פי הידיעות שהן רכשו, רק בגלל אורח חייהן. האם אדוני חושב שבמדינה דמוקרטית אנחנו יכולים לכפות עליהם אורח חיים?

מבחני בגרות שזה נוגד אמונה, אדוני. היסטוריה, מתמטיקה, פילוסופיה, חבר הכנסת הורוביץ, ממתי להשכלה כללית, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת הורוביץ,

חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת הורוביץ, כמה נציגים, מה לומדים במבחני בגרות שזה נוגד, חבר הכנסת הורוביץ, אם אני אכפה עליך לשמוע את מצוות הרבנים אתה תשמע לי או תאמר לי שאני כופה עליך? הוא לא רוצה לשמוע את מצוות הפרופסורים. אתה רוצה לכפות עליו? לא היו לי שיעורי, בבית-ספר? לא היו לי שיעורי, אני מתפלא עליך, אדם נאור כמוך. מה, אתה רוצה לכפות עליהם? אתם פוחדים, מה, השכלה גבוהה זה דבר רע? חבר הכנסת הורוביץ, לא יעזור. אני מכיר גם את הנושאים האלה. הבנות שלי לא היו לא מצטיינות בבית-ספר, אבל הן לא היו ראשונות אם הן היו לומדות אתן.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר: לא נבצע שום דבר שלא יעמוד בסטנדרטים המקצועיים. אנחנו מדברים על שדרוג של מבחנים קיימים שהם לא מאוד רחוקים מהלימודים לבגרות. ואם לא נצליח להגיע לזה, לא נצליח להגיע לזה. אבל הניסיון מבחינת התוצאה שתהיה בהיבטים שאתם מדברים עליהם, של שוק התעסוקה, מאוד חשוב לבצע את הניסיון הזה. ובכלל, כשנוגעים בנושאים האלה צריך להחליט אם רוצים לנהל מלחמת תרבות, ללבות שנאה, לנסות לעשות רווח פוליטי, או שרוצים למצוא פתרונות אמיתיים ורציניים לבעיה רצינית, שאני אומר פעם נוספת, התפתחה בתקופת כהונתן של כל ממשלות ישראל. אנחנו מחזקים בתי-ספר שקיימים או שמבקשים לקום במגזר החרדי שמשלבים לימודי קודש עם לימודי ליבה בהיקף המלא והרחב. יש מהלכים כאלה. אנחנו רוצים להגביר את הפיקוח. אני פניתי בחודש נובמבר, אני מקווה שאנחנו מסכמים את זה בתוך זמן קצר, למשרד האוצר כדי לבקש להתמודד בדיוק עם הנתונים שאנחנו מסרנו לחברת הכנסת תירוש, על דרך של הגדלה משמעותית של מספר המפקחים, ואני מאמין שאנחנו נגיע. אני מדבר על הכפלה פי כמה וכמה שתאפשר לנו פיקוח אפקטיבי. אני מאמין שהעניין הזה יסתייע. אני גם רוצה לומר שאנחנו שינינו, אני שיניתי, לא הייתי צריך ללכת בשביל זה לכנסת, את תקנות ההכרה במוכר שאינו רשמי, והיום יש לנו יותר שליטה. אינני מדבר על ציבור חרדי פר-אקסלנס, שהולך למוסדות מוכר שאינו רשמי, אני מדבר על גדילה של מוסדות של מוכר שאינו רשמי בתוך ציבור שהוא ציבור דתי-לאומי, שהוא ציבור אחר. אני שיניתי את הרגולציה באופן שמאפשר להתמודד עם העניין הזה באופן יותר טוב, אחרי התייעצות עם ועד החינוך. אני חייב גם לומר, אנחנו גם עמדנו במבחן. חבר הכנסת גפני בשעתו מאוד לא אהב את זה, והיה לי ויכוח אתו, אבל כאשר בתחילת הקדנציה היה ניסיון והידברות כדי להגיע להבנה ולתקן את חוק נהרי ל-100% הרשתות, אני התנגדתי לעניין הזה.

לא קרה עדיין בקדנציה הנוכחית, בניגוד לקודמת, שעברה חקיקה בנושאים האלה בניגוד לעמדתו של שר החינוך. אני מאוד התגעגעתי אז לשלטון קדימה. אני מתאר לעצמי. בקדימה זה היה עובד. נכון שלא נתנו לך מה שרצית ולא היית בקואליציה. אבל אף אחד לא יכול להצביע על דבר אחד שבו בהיבטים האלה לא עמדתי על האינטרסים הרלוונטיים להצעת האי-אמון שאתם הגשתם, ואתם יודעים יותר טוב מכולם, כי אתם עוקבים אחר הנושא, שאני עומד על הדבר הזה הרבה יותר מאשר בתקופה של הממשלה שלכם. הם לא שכנעו אותי להצביע אי-אמון, הוא שכנע אותי. אני גם רוצה לומר: אני אזדקק גם לעזרה מנציגי הציבור החרדי.

אני אזדקק לעזרה. לצערי, חלק מהמהלכים, ולא את כל הדברים אני יכול להגיד פה, כי יש דברים שאם אני אגיד פה אני אהרוס מהלכים שנבנים, אני רוצה להיות זהיר, ואני רוצה להביא תוצאות. אבל אני אזדקק לעזרה מנציגים של הציבור החרדי שיודעים שהציבור שלהם גם רוצה את הפתרונות. אני אזדקק לעזרתכם בנקודה הזאת, כי נקודת המוצא שלי שהעתיד שלנו הוא עתיד משותף כאן, הוא עתיד של ביחד, ועל-ידי התלהטות יצרים לא נצליח להתקדם בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, אנחנו נציג את מלוא הדברים, ונגעתי רק,

בחלק מהנקודות שאותן אנחנו עושים, בפני הכנסת בעתיד הקרוב. אנחנו נעשה בנושא הזה דברים שלא נעשו בתקופה של ממשלות קודמות, ואני אבקש מחברי האופוזיציה לאפשר לנו לעבוד. אני לא מבקש את עזרתכם, כי אני לא נאיבי ואני לא מניח שאתם תעניקו לנו עזרה, אבל שלא תפריעו, כי, בסופו של דבר, אתם יודעים שהראייה שלי בנושא הזה איננה שונה משלכם, אלה שבאמת אכפת להם, כי יש גם כאלה שבכלל לא אכפת להם. אלה מביניכם שאכפת להם לא רואים את הדבר באופן שונה ממני, והם יודעים שאין להם לא יכולות ביצוע ולא יכולות פוליטיות יותר טובות משלי.

מה הדיל הפוליטי שאתה, חברי הכנסת פלסנר ובר-און, אני מציע לכם לנסות ולבדוק סטטיסטיקה, כמה מאותן בנות חרדיות שהיו לנשים, שפונות לאוניברסיטה הפתוחה על מנת ללמוד, למי הציונים הכי טובים וכמה. יכולת הלמידה, האם אתה חושב שיש לנו נגד, לא. אני בטוח.

אתה מכיר את העולם ואתה יודע את הדרך. חבר הכנסת הורוביץ, להערכתי, אתה לא יכול לבוא לכפות את המחשבה שלך, הליברליות,

משום שזה אנטי-ליברליות. הם חושבים שטוב שבנותיהם לא יקבלו תעודת בגרות על מנת שלא ילכו לאוניברסיטה, מבחינת חיי החברה וחיי האמונה שלהם. אבל מובן שהחיים יותר חזקים מכולנו. תודה רבה. אנחנו נקיים את הדיון המשותף לאחר שסיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד יעלו את הצעת האי-אמון שלהם, אשר תוגש על-ידי חבר הכנסת מסעוד גנאים, בעניין האפליה המתמשכת נגד האוכלוסייה הערבית במדינה בתחומי החינוך והתעסוקה. ישיב על הצעת האי-אמון השר אבישי ברוורמן, שנמצא אתנו כאן.

חבר הכנסת גנאים, בבקשה. גם לרשותך עשר דקות מלאות. שמנות? שמנות. אם יפריעו לך, חלילה לא רזות.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, האמת היא ששמעתי וקראתי על זה שישראל התקבלה למדינות ה-OECD הבוקר. אנחנו יודעים שההערות של מדינות ה-OECD או הביקורת על המשק הישראלי,

היו בשני תחומים: הפער בין הערבים ליהודים או אפליית הערבים, ובקשר לתעסוקת הנשים או שכר הנשים. אני לא יודע מה השתנה. אולי מה שמרגישים בפריס אני לא מרגיש פה, והאמת היא שאני לא מרגיש פה,

אני לא מרגיש שהתגברנו על כל הפער הזה. אני לא מרגיש שהאפליה נגיד את האמת: כל הממשלות בישראל, רובן, מדברות על זה שצריך אפליה מתקנת, עד כדי זה שהמושג "אפליה מתקנת" הפך לאפליה בפני עצמה, אפליה חדשה, כי לא רק בדיבורים מתקנים את האפליה אלא במעשים. באחד הכינוסים אמרתי לכבוד השר ברוורמן, ואני מעריך אותו מאוד, שתמיד בפיו האמרה "אינשאללה,

כבן-אדם מאמין, גם אני,

בלי אלוהים, לא אעשה. גם אני מאמין. אבל אמרתי לכבוד השר: אני לא יודע למה, אבל כאשר הבנים שלי בבית דורשים ממני משהו ואני אומר להם "אינשאללה", הם מפרשים את זה כשלילי, כלומר שאני לא הולך לעשות את זה. אז אני מקווה שה"אינשאללה" של כבוד השר יהיה חיובי ולא שלילי. בעברית זה גם, אם ירצה השם. "אינשאללה" זה אם ירצה השם.

הלוואי.

שלא יהיה, זו התחמקות. אינשאללה. "אינשאללה" או "אם ירצה השם" זה: עד סוף העולם. יש "אם ירצה השם" ויש "בעזרת השם". אתן לך את הזמן. חבר הכנסת עפו אגבאריה, זו אוטופיה. אוטופיה. האמת, למה אני מתפלא? ה-OECD, ביסוד שלו, אני דפדפתי באנציקלופדיה, ב"ויקיפדיה", הוא ארגון בין-לאומי של המדינות המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה והשוק החופשי. אני חושב שמשטר דמוקרטי לא רק צריך לפעול על-פי הפרשנות הקפיטליסטית הליברלית, אלא גם על-פי פרשנות שמדינה דמוקרטית צריכה להיות מדינת רווחה, שמדינה דמוקרטית צריכה להיות צודקת, עם מדיניות שוויונית לכל המגזרים ולכל המיעוטים שיש בה. עד עכשיו אני לא ראיתי את זה.

המסמכים והמחקרים שיש בידינו, ואני מסתמך היום על הנתונים שלהם, אם דוח "מצב המדינה" לשנת 2009,

ואם ועדת החקירה הפרלמנטרית של הכנסת בראשות חבר הכנסת טיבי, כל הנתונים האלה לא מראים שבאמת הפערים האלה נסגרו. דמוקרטיה, אסור לפרש אותה שכאילו זה כוח רק כלכלי וכסף וזה חומרי.

מה עם המישור האנושי?

לדעתי,

אדוני היושב-ראש, אני חושב שאי-אפשר שילכו ביחד, שישראל תהיה עם המדינות. אני לא אומר שמדינות שהן במסגרת הארגון הן קדושות כל כך או שאין בהן כל רבב.

מדינה דמוקרטית שמנהיגה מדיניות של הריסת בתים, אם בטייבה ואם באל-עראקיב בנגב, שיש בו כ-45 כפרים, ואולי יותר, שהם לא מוכרים, דבר שלא מוכר בעולם, ועם הנתונים שכולנו יודעים, אני לא יודע איך ישראל מתקבלת ל-OECD. אנחנו מדברים על דצמבר 2009, ואני מצטט את כבוד השר לענייננו, נתונים בוועידה. הוא אומר ששילוב זה של אזרחי ישראל הערבים יגדיל משמעותית את התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל ויצמצם את האי-שוויון. נכון, אבל מה נעשה? גם שר התמ"ת וגם שר הרווחה. במבחן המעשים אנחנו לא מרגישים שנעשו כל כך הרבה דברים כדי להתגבר על האפליה, כדי להתגבר על הפערים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שלפי הנתונים שיש בידי, האפליה עדיין קיימת. הפערים קיימים. אם אנחנו באים לממצאים שבידינו, בידי כל חבר כנסת, של ועדת החקירה הפרלמנטרית, כפי שהזכרתי, בנושא העובדים הערבים בשירות הציבור, יש רק 6% ערבים.

הציבה לעצמה יעד שב-2010 זה יהיה 10%, ואני לא חושב שהיא תעמוד בזה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שבכנסת רק 1.3% הם ערבים. דרך הוועדה הזאת היתה הזדמנות לממשלה להוות דוגמה לשאר הסקטורים, דוגמה לכל התושבים: הנה, אנחנו מתחילים במוסדות ציבור, במשרדי הממשלה, ושם יהיה הצדק. שם נתגבר על האי-שוויון ונהווה דוגמה לשוויון. אבל עד עכשיו, משרדי הממשלה, מוסדות הציבור, מהווים, לצערי הרב, דוגמה רעה. ואם רוצים שוויון, אז בואו ונתחיל מהראש, בואו ונתחיל מהמוסדות שאני הזכרתי. אבל, לצערי הרב, זה לא קרה. בדוח מרכז טאוב, "מצב המדינה", בקשר לחינוך, למשל, גודל הכיתה והצפיפות, הוא מעלה שזה ממוצע של 31 תלמידים בכיתה במגזר הערבי לעומת 28 בממלכתי ו-24 בממלכתי-דתי. בקשר לשעות השבועיות, הערבים מופלים לרעה גם כן, והפערים גדולים במיוחד בחטיבות הביניים. ממוצע השעות השבועיות לכיתה הערבית בשליש החלש הוא 45. הממוצע באותו שליש בממלכתי מגיע

בקשר להשכלה, 12% אקדמאים ערבים בגילים 25 54 לעומת 32% בקרב היהודים. בקשר לתעסוקה והאבטלה, בקשר לנשים הערביות, 76%. הממוצע במדינות ה-OECD הוא 32%. אני לא יודע,

איך התקבלתם ל-OECD? זאת שאלה. יש שם פרוטקציות או משהו כזה? אני לא יודע.

אדוני היושב-ראש, אני לא יכול לסיים בנתונים האלה בלי להגיד מה הבעיה באמת. הבעיה היא במנטליות, הבעיה היא בתת-מודע, הבעיה היא גם בהאשמת הקורבן, כאילו הערבים, המסורת שלהם, התרבות שלהם הן הסיבה לאפליה, הן הסיבה למצב שלהם. אם מדברים על מצב העוני, אנחנו מדברים על יותר מ-50% מהערבים, שהם מתחת לקו העוני. אני לא יכול לסיים בלי כל מה שהתרחש ביומיים האחרונים, הפרשה, וצו איסור הפרסום, שכיניתי אותו "אפר וולקני על הדמוקרטיה בישראל", שנוגד את כללי הדמוקרטיה וזכויות האדם. אי-אפשר בכל פעם, בשם קודש הקודשים, הביטחון, למנוע מהאנשים את זכותם הבסיסית. כל בן-אדם הוא חף מפשע עד שהוכח אחרת. פה בישראל זה הפוך: כל ערבי הוא מואשם,

שיוכח אחרת. ובשם הביטחון, ובשם קודש הביטחון, רומסים את זכויות האדם, את זכותו של האדם לפחות שיהיה לו עורך-דין שיגן עליו.

אדוני היושב-ראש, שהחופש משגשג בחשיפת מידע ובשקיפות, וההיפך הוא הנכון. לכן אני חושב שאם רוצים להתגבר באמת על בעיית האפליה, מהשורש, הבעיה היא בחינוך ובמנטליות, וצריך לשנות את הסטיגמה הזאת. צריך לשנות את הדעות הקדומות כאילו הערבי הוא איום ביטחוני, הוא גיס חמישי, הוא האשם במצב שלו. והלוואי, הלוואי, אני מקווה באמת שהכוונות הטובות של השר ברוורמן, שהן באמת טובות,

המעשים, עד עכשיו לא רואים, האמת, יתגברו על האפליה הזאת. אבל מהשטח, או מהנתונים האלה, אפליה ופער עדיין קיימים בין הערבים ובין היהודים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

רק אני מציע שבאותה נשימה גם, לא כל מי שהוא ציוני הוא לא טוב. לא אמרתי את זה.

כבוד השר הנכבד יעלה ויבוא וישיב על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גנאים, חברי הכנסת המכובדים, הופענו גם יחד, חבר הכנסת גנאים, לפני כשבוע, כמדומני, בוועדת החקירה בראשותו של חבר הכנסת ד"ר טיבי, וחלק מהדברים שאמרתי שם, אומר אותם גם עכשיו. קודם כול, אני אפתח דווקא בנושא של ה-OECD, כדי להבהיר קבל כנסת, קבל עם ועולם, אדוני היושב-ראש, מהי המשמעות של ה-OECD ואיזו מראה הוא שם בפנינו. אני מאוד שמח, כי כמו שציינת גם השתתפתי בדיונים עם ה-OECD, כמו שרי ישראל רבים. ה-OECD, הארגון של המדינות המפותחות, ישראל היום נכנסה פנימה, יש לזה משמעות, שבארגון הזה אנחנו עלינו ליגה, עלינו מהליגה הלאומית לליגת-העל, אם אתם רוצים, כמו במשחקי הכדורגל, אבל מהיום, במקביל, מראה מונחת מול עינינו. לצערי, אדוני היושב-ראש, לעתים כשאומרים דברים שנים בירושלים, כשאומרים דברים שנים, הפסדתי משהו, חבר הכנסת טיבי? כשאומרים דברים בירושלים, או בתל-אביב, או בסח'נין, או במקומות אחרים, לא שמים לב, פתאום אותם דברים בדיוק אומרים בפריס או בוושינגטון, זה כותרת ראשית. אנחנו נכנסנו ל-OECD, אנחנו מספר שתיים בעולם כולו מבחינת הסטארט-אפים. אין מדינה, להוציא ארצות-הברית, שיש לה יותר סטארט-אפים מישראל. המדינה הקטנה הזאת, יותר מכל אירופה. תוצר לאומי לנפש,

27,000 דולר לנפש, יכול להיות כבר מזמן יותר, אבל ניכנס, על זה הוא הצביע. אבל אמרו את זה כאן, בירושלים, ואני אומר את זה כבר שנים גם מבאר-שבע ומירושלים: אנחנו בהדרגה הופכים להיות, והיום הפכנו להיות, המדינה הענייה והאי-שוויונית ביותר במערב. ואני אסביר. אדוני היושב-ראש, צריך להסביר שזה לא קריטריון אבסולוטי, זה יחסי, כי מדד האי-שוויון תמיד נמדד אחד כלפי השני. וכאשר נכנסנו היום לחברות ב-OECD, אנחנו נהיה המדינה ה-32, נהיה המדינה הענייה ביותר ב-OECD, יותר ענייה מטורקיה, ממקסיקו, מיוון, לא במובן האבסולוטי, ברור שטורקיה ומקסיקו ויוון במובן האבסולוטי, אבל במובן היחסי. והמדינה הזאת, שהוקמה כמדינה שמטרתה היתה להיות אור לגויים, וכשאני חוזר במחיצתך, וזה לא משנה אם אתה ממסדר בן-גוריון או ממסדר ז'בוטינסקי, הרעיון היה מדינה שהיא אור לגויים, שמובלת על-ידי מנהיגות מוסרית, על-ידי מצוינות, וחבר הכנסת מגלי והבה, שהיה סגן שר וגם השתתף בוועדה הזאת, יודע שהמשמעות, חבר הכנסת טיבי, אתה מדבר הרבה מאוד אז קשה לך להקשיב, אתה יודע שאני מקשיב לך כשאתה מדבר, שהמדינה הזאת בתחילתה היתה מהמדינות השוויוניות ביותר בעולם. היתה לה צמיחה אדירה. רק סקנדינביה, רק שבדיה, היו יותר. ולכן המראה הזאת, שה-OECD שם בפנינו, מחייבת את הממשלה הזאת ואחרות לעשות מה שלא עשו רוב הממשלות לפניה, להוציא את ממשלת רבין, להתחיל בצמיחה בת-קיימא, שהצמיחה הזאת לא רק תבנה את מדינת תל-אביב אלא תבנה את כל מדינת ישראל, ותתייחס במיוחד לאותן אוכלוסיות שהודרו, ואני אהיה ספציפי, משוק העבודה ולכן העוני מרוכז בהן. וכשאני מדבר על החרדים ועל הערבים, אני לא יכול שלא לשכוח שחלק מהאנשים שכתבו את הדוח בפריס עבדו אתי בעבר בבנק העולמי, וכולם למדו את כל מה שכתוב פה, והם אומרים "חרדים", והם יודעים כל מספר,

רבותי, העולם היום, כמו שאמר חבר הכנסת גנאים, הוא עולם שקוף. הכול שקוף. אתה לא יכול להגיד משהו. ולכן, פה לדעתי יש כתם על מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים את המראה של ה-OECD, ולכן, כשאמרו שלא ניכנס ל-OECD, אמרתי: ניכנס ל-OECD, אבל ב-OECD נמצאת גם יוון ונמצאות מדינות אחרות. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון לנו, ואז המראה מבחוץ גם תגיד: אתם בקבוצה המבוגרת, אבל אתם לא למטה, אתם גם בתוצר הלאומי, גם בסטארט-אפים תהיו למעלה, אבל גם באי-שוויון, גם בצדק תהיו בקבוצה של סקנדינביה, כמו שהתחלתם

לגבי האוכלוסייה החרדית, חבר הכנסת מקלב, חבר הכנסת גפני, ואתם בטח דנים עכשיו בדבר תורה, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני, אני פונה אליך, אתה יודע כמה אני מחבב אותך, אני בטוח שאתם לא מדברים בענייני חולין, רק בענייני תורה, ואני אמרתי את זה, כי אני לא מתלהם. אני לא מאמין שבנקודה הזאת צריך להתלהם כדי לבנות פה חמישה קנטונים, שתהיה מדינה חרדית, ומדינה ערבית ומדינת תל-אביב. אני מבין שכל החזון כאן הוא לאחד ולחבר, ולכן אין ספק שיודע את זה גם ידידי חבר הכנסת גפני, כמו שיודעת המנהיגות החרדית, ששיעור השתתפות בכוח עבודה של 25% הוא לא טוב למדינה, הוא לא טוב לכלכלה והוא לא טוב לאוכלוסייה החרדית. ולכן עכשיו בחוכמה,

צריך לצאת כדי לשנות את זה. לגבי האוכלוסייה הערבית והדרוזית, כאן נעשה דבר שונה. כאן מדינת ישראל לא נתנה את ההזדמנות השווה, את ההשקעה השווה, לאזרחי ישראל הערבים והדרוזים, ולא רק שזה לא צודק, ולא רק שזה לא מוסרי, זה לא חכם, מכיוון שפריצת הדרך הכלכלית שתהיה בישראל, רבותי, תהיה באמצעות שלושה משתנים, צמיחה כלכלית בת-קיימא היא פונקציה של הון אנושי, של הון מבני ושל תשתיות. על תשתיות כבר דיברנו. הון אנושי בחינוך ובהשכלה, צריך לעשות פה כמה שינויים, ולא אפרט אותם כרגע. חייבים להשתנות, גם בחינוך וגם בהשכלה, ושר החינוך התחיל במלאכה. אני אומר: היום יש הזדמנות לשנות את המדיניות גם בהשכלה הגבוהה וגם בחינוך. אבל לגבי האוכלוסייה שלא שותפה בכוח העבודה, אני לא מאמין שתהיה עוד עלייה גדולה מברית-המועצות. ואני אומר לכם בהגינות, אם תהיה עלייה גדולה מארצות-הברית אני לא כל כך אשמח, כי זה אומר שבארצות-הברית תהיה בעיה גדולה. פוטנציאל הצמיחה,

הוא באוכלוסייה הערבית והדרוזית במדינת ישראל. האוכלוסייה הזאת, אם תיכנס יותר למעגל העבודה, אם נוריד ממנה את החסמים, אם נשקיע בה, ה-payoff הכלכלי הוא אדיר, ולכן מה נעשה, חבר הכנסת גנאים, מה צריך לעשות ואיך ניאבק ביחד מכל הבית הזה בתוך הממשלה, ואני אומר לך עכשיו דבר דבור על אופניו. ואסיים, כמובן, בנושא הספציפי שבו התחלת. היתה ועדת החקירה, שחבר הכנסת טיבי בראשה, לגבי הייצוג ההולם במשרדי הממשלה, ואציין ואתייחס. אבל אתחיל במה שאמרת,

וסלח לי שאני מתקן אותך, כי אתה יודע שאני איש שבודק את העובדות, כי השטן ואלוהים הם גם בפרטים, מה עשתה הממשלה הזאת, דווקא הממשלה הזאת. אנחנו העברנו תוכנית ראשונה, לא מספקת אבל משמעותית, של 800 מיליון שקל, והם מיועדים ל-13 יישובים, אשר מה שמאפיין אותם, כל אחד מהם מתקרב לגודל של 30,000 תושבים, ואין באף אחד מהם ועדה קרואה. אנחנו רוצים, אדוני יושב-ראש הכנסת, אתה דמוקרט, אנחנו רוצים נבחרי ציבור, ובמקביל בכל אחד מהם אין הסדרי נושים, כלומר אין בעיות פיננסיות. ועכשיו העסק יצא לדרך. העסק הוא בתעסוקה, העסק הוא בדיור, העסק הוא בתחבורה הציבורית, וביטחון אישי לאזרחי ישראל הערבים והדרוזים, שבחלק מהיישובים שלהם אין בכלל שירותי משטרה. המבחן, כמו שכל אחד מכם אומר, ואני אגיד לכם, הוא במעשים. ולכן כבר בשבוע שעבר ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הזמינה את ראשי הרשויות, אני פתחתי את הנושא הזה, ולתקתק. פה אני אומר עוד פעם, ראשי הרשויות, היזמים, להתקדם. המטרה היא בדיוק שבנושאים אלה תהיה פריצת דרך,

במקביל אני אתייחס ספציפית לכמה דברים בנושא הזה, הוטל עלי, ואני לוקח את זה ברצינות, אנחנו נגיש תוכנית אסטרטגית לעשור הבא. אני מודע שתוכניות הן לא מספיקות. היו פה ראשי ממשלות שדיברו על 4 מיליארדים לערבים, היו ראשי ממשלות שדיברו על 20 מיליארד לנגב, אבל אני חושב שהגיע הזמן שנשים תוכנית אסטרטגית לעשור הזה, אדוני יושב-ראש הכנסת, שזה עשור שיביא שוויון ושותפות לאזרחי ישראל הערבים,

הבדואים והצ'רקסים, כדי שתהיה כלכלה משותפת, כדי שתהיה אזרחות משותפת. לא עוד פירוד, בידול. ופה אני לא מדבר על אפליה מתקנת, אני מדבר על תיקון האפליה, ואסביר בדיוק למה אני מתכוון. אתם יודעים שנוסף על התוכנית הזאת הוצאנו קרן, התחיל את זה, חברי קדימה, רענן דינור כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, בגיבויו של,

ראש הממשלה הקודם אולמרט, התחילו ברעיון להקים קרן השקעות, שתהיה ממוקדת לאוכלוסייה הערבית. כשנכנסנו, חלק מהאנשים לא האמינו שיהיה ביקוש, שזה יהיה אפשרי. רבותי, זה יצא לדרך. יש היום קרן של כ-180 מיליון שקלים, 80 מיליון כסף ציבורי, קרוב ל-90 כסף פרטי. החברים חביב חזאן הערבי, חמי פרס יהודי וכו'. המבחן גם פה, אני משתמש בבמה הזאת, ללכת להגיש פרויקטים. כל הפרויקטים, היי-טק, low-tech, Mo-Tech. אתה יודע מה זה Mo-Tech? Mind Oriented Technology. מה שסטף ורטהיימר עשה בעיקר זה Mo-Tech, לוקחים low-tech, משפרים אותו, וזה הופך ל-Mo-Tech, Mind Oriented Technology. תיירות, רק לא דלא ניידי. ולכן גם כאן אני אומר, הקרן הזאת מתכלה, מייד נוציא קרן שנייה. הערות לגבי הנושא שדיבר עליו חבר הכנסת גנאים. קודם כול, לגבי הנשים. הוא אמר דבר מאוד חשוב, במספר הנשים,

והציבור היהודי, לצערי, מתחיל עכשיו, הייתי בפגישה ביום שישי, באו ארגונים שהמטרה שלהם לחבר את כולם יחד כדי שתהיה פה חברה אזרחית, ולתקן את הבורות. רוב אזרחי ישראל היהודים אינם מכירים את אזרחי ישראל הערבים. הם חושבים שהרבה מהם קיצוניים מוסלמים,

גיס חמישי, כמו שאמר השר בגין, מנטליות שונה: לי כזאת, לך כזאת. לא מבינים ש-98%, 99% רוצים להיות אזרחים נאמנים. לא מכירים את המהנדסים והרופאים והפקידים והעובדים המסורים. ואותו דבר לגבי החרדים, גם כאן. כשאני שומע את הבורות מכאן ולשם, בבורות ובפירוד המדינה הזאת לא תתקיים, רק באיחוד, בחוכמה ובתבונה. לכן אני בא פה לנקודה הנוספת. אמר חבר הכנסת גנאים לגבי הנשים. אחוז ההשתלבות בכוח העבודה בישראל של הנשים הערביות הוא פחות מ-20%, השאלה איך אתה סופר. במצרים, באלג'יר, באירן זה 45% זה לא בעיה תרבותית, אדוני יושב-ראש הכנסת, זה בעיה של הסעות ופרויקטים. כי הביקוש קיים, ובזה ביחד עם השר בן-אליעזר ואנשיו נפרוץ את הדרך ועכשיו. מלה לגבי ההיי-טק, כי התוכנית הזאת יש לה גיבוי של ראש הממשלה והמנכ"ל ושר האוצר ושר התחבורה ושר השיכון. היי-טק. אני פתחתי היום את הבניין, את המכון הגדול לננו-טכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, עם טובי האנשים מהעולם, בניין מפואר ששנים שקדתי כדי שיהיה. רבותי, אני רוצה להגיד לכם סוד, ואני חוזר על זה כמו קאטו הזקן. חבר הכנסת ליצמן לא ידע מי זה קאטו הזקן, אז הסברנו לו שקאטו הזקן,

היה תמיד מכריז שקרתגו חייבת להיחרב, ואנחנו אומרים: ישראל חייבת להיבנות. רבותי, אני מניח שבתוך 10 15 שנה רוב הרוקחים במדינת ישראל יהיו ערבים, והם טובים כמו היהודים, וחלק טובים יותר. בעוד 10 15 שנה 25% מהרופאים יהיו ערבים, הם טובים כמו היהודים והדרוזים, וחלק טובים יותר. לא יותר. אני מדבר בתור אדם, חבר הכנסת אורבך, שחמישה, ואני חוזר, חמישה מדודי נספו בשואה, שלושה מסבי וסבותי. מה קרה בהיי-טק? כשאני הכשרתי באוניברסיטת בן-גוריון מהנדסים, בטכניון, ערבים, דרוזים, בדואים, הם מובטלים. מה שאתה אומר, זה כאילו להגיד: הגינקולוגים הערבים טובים כמו הגינקולוגים היהודים. רבותי, מי שלא יודע, חבר הכנסת טיבי הוא גינקולוג שכבר שנים לא משתמש באצבעות בצורה נכונה.

יש רופא טוב, אם אני טוב, אני טוב. לא בהשוואה ליהודים.

חייבים להשוות אותי ליהודים כדי להיות טוב. אבל היית צריך יהודי כדי שיסביר לך את זה. אני יודע שאני לא אוכל להתחרות עם העיתונאים לשעבר, ולכן אני אמשיך. עובדה היא שהוא אחראי ללידתם של אלפי מתנחלים. אני יודע, אבל זה הוא תמיד אומר לי, אני בניתי את ההתנחלויות. כמה מאלה שהוא יילד עצרו אותו אפילו. ד"ר אדטו נכנסת לנושא אף היא. חבר הכנסת אורבך, אנחנו מתחילים, אבל אנחנו מתפזרים קצת, ואני רוצה לחזור לנושא המרכזי. רבותי, אני מדבר כלכלה פרופר. לפני ארבעה חודשים, שלושה חודשים כינסתי במשרד ראש הממשלה, ואני חוזר,

אני לא אוהב את המושג ראשי משק, אין דבר כזה, 20 ראשי חברות יהודים, 20 ערבים, לשיחה, מה עושים כלפי כוח-האדם הערבי, הדרוזי והצ'רקסי. ואז אחד אחרי השני קמו והודו, עידן עופר, עפרה שטראוס, כל מי שהיה, שבחברות לא שוכרים כמעט ערבים ודרוזים. ואני אומר לכם, אנחנו הולכים עכשיו לשנות את זה, כי זה לא רק עניין שפה ושם לא עושים את זה. זה פשוט חבר מביא חבר. מה קרה בנושא ההיי-טק? יושב-ראש הכנסת יודע שהיום חברות בין-לאומיות רוצות להוציא את מרכזי המחקר והפיתוח מישראל לבנגלור. אתה יכול היום בשקט להקים בגליל, עם מהנדסים, תוכניתנים, למשל, בגליל, גם בנגב, ערבים ודרוזים. הם יקבלו סובסידיה לפריפריה, הם יקבלו סובסידיה של בני-מיעוטים, הם נאמנים למקום העבודה, ובבנגלור ה-turn over הוא אדיר, והאיכות שלהם גבוהה. לכן היום הדברים האלה הולכים לקרות, אם עם יזמים כמו עימאד תלחמי ואם יש לך איימן סייף ויש לך בלי סוף, רק שיובן פה דבר אחד, לפתוח, להשקיע, והתוצאות יהיו בכל המקומות. מלה לגבי נושא החינוך שהעלית, לגבי החינוך, שר החינוך, ישבתי גם עם פרופסור טרכטנברג, הולכת להיות מדיניות, סוף כל סוף, דווקא של הממשלה הזאת. זה מדהים, נכון? כי הלוא אני, שישבתי ונלחמתי, בתור נשיא אוניברסיטה, בממשלת שרון-נתניהו על הקיצוצים, כשהייתי יושב-ראש ועדת כספים בממשלת אולמרט והתחננתי לשר בר-און להוסיף, העסק עוד לא זז. עכשיו תתחיל מדיניות,

אבל מדיניות משמעותית לחמש השנים הבאות. ובחמש השנים הבאות, אני יושב עכשיו עם צוותים של משרד החינוך וטרכטנברג בגיבוי צוותי שר החינוך, כדי שבפתיחות הזאת היום, אתה אמרת את זה,

בישראל רק 1% מהסגל האקדמי הם אזרחי ישראל ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים. זה בטוח. 1%. כמו שפתחתי בבן-גוריון, עכשיו אנחנו צריכים לפתוח את זה באמצעות מלגות מעו"ף, כי בהתחלה גם קשה לאנשים לגשת, אבל כשמגיעים, פתאום מתחיל, ויבואו אנשים שיחזרו. לגבי סטודנטים, יש "הג'רה", הגירה,

של סטודנטים ערבים לברית-המועצות, ואחרי זה לגרמניה, ואחרי זה לירדן, ועכשיו לג'נין. אלפי סטודנטים. אין צורך שהסטודנטים האלה ילכו לשם. אנחנו רוצים אותם פה, הם טובים לכלכלה, והם גם לא ילכו לתרבות זרה, תרתי משמע. כבוד השר, פשוט נמצאים אצלנו ביציע עולים מאתיופיה שבאו ארצה רק לפני כמה חודשים,

והם כרגע יוצאים. הם נמצאים היום במרכז הקליטה באיילת-השחר. ברוכים תהיו. גם השר מברך אתכם.

ולכן, לגבי הנושא של ההשכלה הגבוהה, אנחנו נפעל עכשיו, ואני פה מתייעץ עם חברי הכנסת, עם פרופסורים ערבים ויהודים, איך לפרוץ דרך עכשיו, אם באמצעות מכינות, עזרה בערבית,

כי בסופו של דבר, כשאתה בא מתרבות קצת שונה, תמיד אתה מפסיד 120 בכניסה לפסיכומטרי.

שפתחתי את אוניברסיטת בן-גוריון לבדואים, והתחלתי עם חמש סטודנטיות בדואיות, והיום יש 250 סטודנטיות ו-250 סטודנטים, ויש פרופסורים, זה כל כך קשה לסטודנטיות בדואיות להגיע, להיכנס למחלקות, להתמודד, וגם לסטודנט.

הליווי, ומה שאנחנו נעשה עכשיו, בחוכמה של מנהיגות ערבית ובדואית, עם פרופסורים, עם אקדמיה, וסוף כל סוף בות"ת יש פרופסור ערבי, והדברים מתקדמים. אנחנו הולכים להיאבק יחד לשינוי הזה. ואמרת דבר מאוד יפה, חבר הכנסת גנאים, ואני בטוח שיושב-ראש הכנסת כבר יוביל, והופיע, שבכנסת ישראל העובדים הערבים והדרוזים הם 1.3%. ולכן קח על עצמך לעשות זאת, ואני יודע שתעשה זאת. לגבי משרדי הממשלה, לא רק שנקיים בכל המושבים הבאים, וגם במושב הזה, דיונים על כל המשרדים. אני בא עם בשורה, שהודעתי לכם, אני גם יושב עם הממונה על התקציבים בערב, ברור שבמשרדים, במיוחד משרדים גדולים, לגבי התקנים יש היום מורטוריום. אני מודיע, בשם הממונה על התקציבים ושר האוצר, שעדיין נמצא בסין, שבנושא של תפקידים לאזרחי ישראל ערבים,

בדואים וצ'רקסים, במקרה הזה החסם הזה לא תקף, ואני לא מדבר על אפליה מתקנת יותר,

אני מדבר רק על אנשים טובים בדיוק כמו כל אחד אחר, על תיקון האפליה. וזה דבר ספציפי. ופה אני בא לנושא אחד, אדוני היושב-ראש, שאני לא יודע אם אתה מודע לו,

יש בעיה מסוימת: לא ניגשו למכרזים של הממשלה. לצערי, 99% מהניגשים יהודים, וערבים כמעט שלא ניגשים. והבקשה שלי, באמצעותכם, מכיוון שהמכרזים האלה פתוחים, ואנחנו מעוניינים, להיפך, להכניס את האנשים הטובים ביותר, אנחנו מבקשים שאנשים יבואו למכרזים האלה. ברור לי לחלוטין שאנשים איבדו את האמון בהתחלה, הם חשבו שהדברים תפורים, שהם לא ייכנסו, וזה קשה. הבקשה שלי אליכם, נציגי הציבור ואחרים: בואו, המדינה הזאת פותחת עכשיו את שעריה לאנשים איכותיים, כי בסופו של דבר האיכות קובעת,

ועל זה ניאבק,

מתאימה, יהודי, ערבי, צ'רקסי,

ופה אני רוצה לסיים במשפט האחרון,

התנהלות לא מתאימה, היום ישראל יציבה מבחינה פיננסית, אבל הסכנה העתידית לישראל, ה"יוון" שלה, זה האי-שוויון, ההיפרדות. וכאן מקומה של המדיניות החדשה של צמיחה בת-קיימא, שכוללת את האוכלוסיות שהודרו ממעגל העבודה, שלוקחת את הנושא של הצדק, ולא שרק קבוצה קטנה תיקח את משכורות העתק, אותה מדיניות שעליה הושתתה מדינת ישראל, שאין בלתה. מה שאני מבטיח לכם זה דבר אחד: אני אעשה את מלאכתי נאמנה, יש גיבוי של הממשלה, לא תמיד דברים קורים כמו שצריך, גם ממשלת ישראל היא לא במשטר נשיאותי, ולכן יש בה קולות שונים. בואו נעשה דבר אחד: בואו נשתמש גם בכנסת לא להפריד, לחבר, כי רק בדרך החיבור והאחדות נצליח. זה טוב לכלכלה, זה טוב לערבים, זה טוב ליהודים,

תודה רבה לשר ברוורמן. ראשון הדוברים הוא נציג סיעת קדימה, חבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת מקלב, אתה צריך להחליף אותי, אבל גם אתה צריך לדבר. אתה תדבר לפני האחרון, ואני אחזור לפני זה. אם לא אגיע, אם חבר הכנסת מגלי והבה יהיה פה הוא ודאי ישמח להחליף אותך.

אני נותן מראש ארבע דקות לכל חבר כנסת, כדי שלא ניסחף אחר כך למצב שבו יעירו לדובר שזמנו תם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאין הצעת אי-אמון כל כך צודקת, כל כך עושה צדק, כמו הצעת האי-אמון הזאת.

מסעוד גנאים?

כרגע אני מתייחס, גם הצעת האי-אמון של הערבים ראוי בהחלט לתמוך בה, אבל בהחלט כרגע אני מתייחס להצעת האי-אמון של סיעת קדימה. אדוני היושב-ראש, ממשלות ישראל,

הרב גפני, עוד לא התחלתי אפילו לדבר, לא שמעת מה אני הולך להגיד. לא, אתה אומר שזה אי-אמון ראוי, מאוד ראוי. אתה יודע מה ממשלת קדימה נתנה לנו? בחלומות הכי ורודים אתה לא יכול לחלום איזה, טוב. חבר הכנסת, יש לו ארבע דקות. אתה תדבר חמש דקות במקומו ואחרי זה אני אומר לו לרדת.

אם הורידו לכם, ממשלת הליכוד,

חבר הכנסת חסון, הצעת האי-אמון של קדימה עוררה תגובות רבות, עד שנאלצתי אפילו להוציא את המציעה,

באמת, ביקרה את הממשלה בכל חריפותה, על קיום החלטות שהתקבלו על-ידי ממשלה שקדימה היתה בראשה. יש קושי לפעמים, אינטלקטואלי. יש קושי. יש קושי אינטלקטואלי. עכשיו, אומר לך, חבר נכבד בסיעת קדימה, חבר נכבד בקהילת מדינת ישראל, שאין דבר יותר צודק מהצעת אי-האמון שבה ממשלת ישראל עדיין לא ביטלה, או לא מבקשת לבטל, החלטות שנתקבלו על-ידי ממשלה בראשות קדימה. יש לפעמים דברים שיש קושי להבין אותם, שהרי בסך הכול, יכול להיות שאם קדימה תחזור, יפילו אותה בגלל הצעת האי-אמון שקדימה מגישה, אז איך, מה יהיה הסוף? לעומת זאת, דברים יכולים להשתנות, אין ספק שדברים יכולים להשתנות, אבל פעמים אמר המאמר העברי, היהודי: טול קורה מבין עיניך. יש בעיה. אבל אמר יושב-ראש הכנסת באחד הנאומים הקודמים: במקום שבעלי תשובה עומדים, אבל זה בגלל הריח, חבר הכנסת גפני. אדוני היושב-ראש, עצרתי את השעון, כמובן, ואחזור לארבע דקות מההתחלה. אני מבקש לקרוא קריאות ביניים במשורה, כדי לאפשר את קיום הדיון וסיומו בסופו של דבר. חבר הכנסת בר-און רצה שנגמור ב-17:30, אני לא רוצה לעכב אותו מעבר ל-23:00, 24:00. אדוני היושב-ראש, אני בהחלט חושב שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה היא הצעת אי-אמון צודקת. הלוואי שיימצא הרוב כדי שהממשלה הרעה הזאת תלך הביתה. היא לא תורמת, לא לתחום החברתי, לא לתחום הכלכלי, ודאי לא לתחום המדיני.

אנחנו עסוקים היום בפניה, בדמותה, של מדינת ישראל מהיום ועוד 40 שנה. הרב גפני יכול בהחלט להיות מאוד שמח.

בעוד 40 שנה תהיה תחרות בין החרדים מי יהיה ראש ממשלה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. כל מה שאתם צריכים לעשות, להמשיך לסחוט את ממשלות ישראל לקבל עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. האנשים משלמי המסים ימשיכו לשלם לישיבות. תאמין לי, שום בעיה. בוא לא נשחק משחקים של נדמה לי, זה כנסת פה?

אני רוצה שלא נשחק בנדמה לי. העובדות מדברות בעד עצמן. לפעמים, אדון הרב גפני, לא נעים לשמוע, אבל

אני רוצה לומר לך, העובדות,

העובדות מדברות בעד עצמן. מה עובדות?

60,000 בני-ישיבות לא הולכים לצבא מה עוד העובדות?

אותם אנשים יושבים ומשלמי המסים משלמים, ועוד מסים ועוד מסים, והם מקבלים בישיבות כסף חינם. אלה עובדות. תגיד לי, האם בישיבות האלה קמים ביום הזיכרון, האם בישיבות האלה לומדים ביום העצמאות? אנחנו רוצים מדינה, שהיא שווה לא רק בזכויות, גם בחובות. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים בסופו של דבר,

אתם רוצים להפיל את נתניהו, מה אנחנו אשמים? אתם אתו בממשלה. נפרוש? מה לעשות, לפרוש מהקואליציה? אני מבין שהיושב-ראש הוא מהסיעה שלך, אפילו אתה קורא בעמידה.

הוא אובייקטיבי. גם הוא לא משלם מסים. תגיד לי, אתה משלם מסים? גפני, שאני אענה לך באמצע על קריאות ביניים, זה כבר יהיה קצת מוגזם. אבל באמת, חבר הכנסת מולה, אני מבקש ממך להמשיך.

אני רוצה להגיד לך שזה עוד כלום לקראת, למרות שאנחנו מתגעגעים לממשלת קדימה, מה היא עשתה בשביל החינוך החרדי.

ברוורמן דיבר שעה. רוצים לגמור, גפני, הביאו את מקלב לאזן אותך. אדוני היושב-ראש,

יש הרבה אנשים בבית הזה, שרים כמו ברוורמן, שהוא אינטלקטואל בעיני, אדם חכם, יכול להביט ולהסתכל ולומר את הדברים ביושר, והוא אומר: בואו לא נעצבן את החרדים. אי-אפשר לא לעצבן אתכם. צריך להגיד לכם ביושר בפנים מה אתם עושים למען קידום החברה הישראלית.

למה אני או חייל אחר צריך ללכת להתגייס לצבא, לשרת שלוש שנים? למה אותו תלמיד ישיבה צריך לשבת בישיבת ויז'ניץ בבני-ברק, ולא רק שהוא לא הולך לשרת בצבא, אני משלם לו מכיסי כסף. למה, מה קרה. לא נגיד גם את זה? לפחות נאמר לכם את זה באמת. אדוני היושב-ראש, העוני הוא לא תוצאה שנגזרה מהשמים. העוני באוכלוסייה החרדית זה דבר מחריד, בהחלט, זה קשה, כמו שיש גם באוכלוסיות אחרות. אני חושב שאפשר היה להוציא את האנשים ממעגל העוני אילו היו הולכים לעבוד, והאשה עובדת, הבן עובד, הגבר עובד, ואם היו משתכרים שכר ממוצע גבוה, לא היה עוני. אבל מדינת ישראל מתמודדת עם פערים חברתיים שממשלות ישראל במו-ידיהן יצרו. אם לא ילמדו פיזיקה, לא ילמדו מתמטיקה, לא ילמדו אנגלית, איך נהיה חברה מייצרת? איך נהיה חברה שיש בה מדענים? איך נזכה בפרס בעולם? איך זה יקרה בעוד 40 שנה? כשאנחנו באים ואומרים,

זה לא יעלה על הדעת שלא יהיו לימודי ליבה, כולם פשוט אומרים: למה, מה פתאום. הרי אנחנו מסתפקים בכך, לא רק שאנחנו לא רוצים ללמוד לימודי ליבה, לא רוצים ללמוד אזרחות, אלא אתם באים ואומרים, אבל מה תגיד על העדה שלך. מה תגיד עליה.

לא עובדים, לא לומדים, מה תגיד על העדה שלך, שלך, תגיד על העדה שלך, פערים חברתיים, מה זה קשור, העדה שלי עובדים,

עובדים קשה, הם לא יושבים בישיבות ולא מבקשים כסף. זאת העובדה, נכון? לא מוצאים עבודה תמיד, גם בגלל צבע עורם. זו עובדה אבל זה בעיה אחרת. יש להם רצון ללכת לעבוד. חבר הכנסת וקנין. מספר לנו סיפורים.

גם אחרי קיזוז קריאות הביניים,

מי אשם שבעדה שלו קשה. אנחנו אשמים על עצמנו. האמת היא, תראה, אתם פשוט במצב נפלא. אתם תמיד לשון המאזניים. אתם ממשיכים לסחוט. ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, הוא נסחט, הוא לחוץ, הוא מפחד לאבד את הכיסא שלו, ישלם לכם עוד ועוד ועוד, ולא ילמדו ולא ילמדו. בסופו של דבר החברה הישראלית תשלם. הרב גפני, אני מציע לך, תתכונן להיות ראש ממשלה, כי בסוף אתם כנראה תהיו ראשי ממשלה.

אבל האמת היא, אני לא רואה איך המדינה שלנו מנוהלת על-ידי החרדים.

זה רוטציה עם ליצמן. ביניכם לבינינו, תאמין לי, רק בורא עולם יעזור. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מולה. זה רוטציה עם ליצמן. מה יש לך אתה.

חמד עמאר, בבקשה. אחריו,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמעתי כאן את חבר הכנסת גנאים שאמר שממוצע התלמידים בכיתה במגזר הערבי הוא 36, ואצל החרדים, 24. אני רוצה להגיד לכם שאני הייתי בישיבה אצל ראשי הרשויות עוספיא-דאליה. אמרו לי: הממוצע אצל הדרוזים, 40. ואני לא יודע אם הממשלה הזאת אשמה. הרי הממשלה הזאת מכהנת שנה. זה רק מעיד על המצב הקשה שבו המגזר הדרוזי מתקיים, והחינוך במגזר הדרוזי. אבל אני רוצה להגיד לכם, יש בית-ספר תיכון בפקיעין, אדוני היושב-ראש, שתוצאת הבגרות שלו היתה הכי טובה בארץ, הממוצע, וכל זה בגלל השקעה של מורה אחד, מורה שהחליט, אני ראיתי את הכתבה בעיתון, אני ביקרתי בבית-הספר אחרי זה, מורה שהחליט שהוא לוקח את המתמטיקה לידיים, השקיע, הוא הוציא ממוצע הכי טוב בארץ. וזה אומר, אם אנחנו משקיעים בחינוך במגזר הדרוזי, אולי אנחנו יכולים להוציא תוצאות טובות. ואני רוצה להגיד לאדוני השר, אינשאללה, כל מה שאמרת יתקיים, כמו שאמר לך חבר הכנסת גנאים. אבל המצב קשה, ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, והיא החיילים המשוחררים הדרוזים. היום חייל משוחרר דרוזי לא מוצא עבודה.

הוא לא מצליח למצוא עבודה. אין אזורי תעשייה במגזר הדרוזי, ואם הוא רוצה לצאת לעבוד, אני אומר לך שיש יישובים, ואני העליתי את הנושא הזה בפגישה עם שר התחבורה, אין תחבורה ציבורית ביישובים הדרוזים, וזה משליך על חיילים משוחררים דרוזים שרוצים להשתלב בחיים האזרחיים והם לא מצליחים. והם מתוסכלים, כי בצבא הם יכולים להשתלב בכל מקום,

רוצים להשתלב, רוצים להיות בחברה, להיות חלק מהחברה, לתרום לחברה,

ואם חייל משוחרר רוצה לנסוע ולצאת מהיישוב, ואין לו גם תחבורה ציבורית, זה משליך על אנשים. רק 19%, אדוני השר, מהנשים הדרוזיות מועסקות. לא מזמן, אני וחברי מגלי היינו בהפגנה של נשים דרוזיות שסוגרים להן את מפעל הטקסטיל. ממשלת ישראל, בנושא של הטקסטיל הכחול-לבן, אני רואה את הפרסומת של משרד התעשייה והמסחר, פרסומת מאוד יפה שמעודדת את התעשייה, את הכחול-לבן. ואני אומר לך, מה שאנחנו עושים היום, אנחנו גומרים עם הטקסטיל. זה יגרום לעוד הרבה הרבה נשים דרוזיות,

הממשלה הזאת קיימת שנה, אדוני. הממשלה הזאת קיימת שנה. בוא נהיה מציאותיים, לא משנה, אתה מדבר על, אנחנו סוחבים דברים אני מדבר אתך על המגזר הדרוזי. המגזר הדרוזי, במשך 60 שנה, יותר מ-20 שנה לא הושקע במגזר הדרוזי. לא הממשלה הזאת, חבר הכנסת מולה. לפחות הממשלה הזאת מנסה לעשות משהו, מנסה לקדם משהו, ואנחנו רואים תוצאות. אנחנו רואים תוצאות ואנחנו מנסים להתקדם. אנחנו רק נשמח. אנחנו רואים תוצאות, ואני גם אשמח. ואני אומר לך, אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם ואנחנו נשלב. ואני מקווה,

לתמוך בו ולא להעביר אותו לסין ולא להודו. זה רק יכול להביא הפסד למדינה, להוציא עוד אנשים לאבטלה, וכמובטלים הם מקבלים יותר כסף מאשר מקבלים במפעלים היום, כי בהם מקבלים הרבה פחות משכר המינימום. חשוב לי מאוד כאן גם להזכיר את הנושא של הבחירות, וקיום בחירות בירכא. אני ישבתי עם השר, שר הפנים, לפני כמה חודשים, והוא הבטיח לי שיהיו בחירות בירכא. בירכא יש ועדה קרואה. אני דיברתי אתו, אני חושב, לפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, והוא אמר לי: בשנת 2010 יהיו בחירות בירכא, ועד עכשיו אני לא רואה בחירות, ואני חושב שצריך לקחת את הנושא הזה ולקדם את הבחירות בירכא. ולבסוף אני רוצה להזכיר את החייל מג'די חלבי שנעדר מביתו כבר חמש שנים. ב-26 בחודש המשפחה שלו מקיימת אירוע מיוחד בדאליה, ואני מזמין את חברי הכנסת שיגיעו לשם. אני מקווה שממשלת ישראל תעשה את הכול על מנת שיחזור הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, בבקשה,

חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, התחולל איזה סכסוך קטן בין הסיעה שלי לבין הקואליציה. זאת הסיבה שרק אבישי ברוורמן ואנוכי נמצאים פה. אנחנו רק מדברים, אבל נדמה לי שלא נוכל להצביע עד שהסכסוך הזה ייפתר. על מה הסכסוך? הסכסוך הוא בין סיעת העבודה לבין הקואליציה. כרגע זה סכסוך עדיין תחת שליטה, יכול להיות שעם הזמן הוא יאבד שליטה, ואז זה כבר סיפור אחר. זה מה שנקרא: "סכסוך עבודה". מי עובד, אדוני היושב-ראש? אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רק חושב שהנושא הזה,

מחלוקת, כי יש תחושה,

שהופכות את החברה הישראלית לפדרציה של קבוצות. בצרפת יש 60 מיליון תושבים, כולם לומדים שיטה אחת. כולם לומדים את אותם סופרים, אותם משוררים, אותם היסטוריונים, הכול יחד. אנחנו רק 7 מיליון, 7.5 מיליון, וכל מגזר והעולם הפנימי שלו, וכל מגזר והשפה שלו. ולכן אני אומר: זה צריך להדאיג. מעבר לעניין שלכם, הפרטי, תחשבו על העניין הלאומי: האם זה טוב למשוך באמת את השטיח הזה מתחת לרגלי המדינה? זה מזכיר קצת את התנהגות של השטעטל, שכל אחד לעצמו.

זאת מדינה ריבונית,

צריך לחפש את האינטרס של כולם. וזאת הזדמנות בשבילי ככה לתפוס בנושא הזה ולומר מלה אחת לחברים שלי מש"ס. תראו, אני חושב שש"ס קמה כדי לקרוא תיגר על השיטה הזאת, שהדירו אתכם מתפקידים, מחינוך, דווקא היהדות החרדית האשכנזית עשתה מעשה לא טוב. הדירה את ש"ס, את הספרדים, מכל מיני, מהעולם הפנימי שלהם. הרב גפני, הם הקימו תנועה פוליטית בעצם כדי להיאבק בעובדה שאתם דחיתם אותם. 50% מראשי הישיבות הם ספרדים.

אז אני אומר לך, וצר לי על זה שחברי מש"ס, אני אומר לכם: בש"ס, או מה שש"ס אמורה לייצג, אין העניין הזה של לימודי הליבה ולימודי הזה וכל זה, כולנו באנו ממדינות אחרות, וכולנו ינקנו ערכים שהם שונים ממה שאתם מלמדים עכשיו. ולכן אני אומר את זה בצער, זה מפני שלמדתם בבתי-ספר ובישיבות ספרדיות. אבל למדנו. למדנו גיאוגרפיה, למדנו מדע, למדנו מתמטיקה, למדנו אנגלית. תשמע, שפת האם שלי היא צרפתית, השפה שאני שולט בה היא אנגלית, אני מדבר עברית. אנחנו אנשי העולם. למרות המורשת היהודית, העמקנו כמה שהעמקנו. לא התנתקנו מהעולם. לא התנתקנו מהעולם, הרב אמסלם, ואתה יודע את זה. אבל אתה לא,

לימודי קודש, היינו כולנו מסתובבים כבורים ועמי ארצות בלי לדעת שום דבר. מאה אחוז. אז אני אומר לך: קח את הדת, אבל קח גם משהו אחר. קח את הדת, אבל קח דעת עולם גם כן. ולכן, הרב אמסלם, אני רוצה לקבוע בצער, רבותי.

השר מרגי פה. אני רוצה לקבוע בצער, חבר הכנסת רותם.

שכשלתם בניסיון שלכם להיאבק ביהדות החרדית האשכנזית. תחת להיאבק בה הסתפחתם לתוכה, ונבלעתם כאילו לא הייתם. ואני כספרדי, אני כספרדי מוחה על כך. אתם לא יכולים לקחת אותי ולהפוך אותי למגירה בתוך הארון של הרב גפני. לא לשם כך אני פה. ולכן אני אומר, אם יש בך כבוד, הם ראו שאין להם סיכוי.

הם התכופפו.

ולכן, הרב גפני, הרב

במאבק הזה, בין הפתיחות שש"ס היתה אמורה לייצג, להוות גשר, להוות גשר בין הציבור החילוני לציבור הדתי, בלי קנאות, במבחן הזה כשלתם. כשלתם, כי הסתפחתם, ובעצם, אני אומר לך, אני אומר לך בצער, אני אומר לך: הייתם אמורים להיות גשר. הייתם אמורים לגשר בין שני הציבורים האלה. חבר הכנסת וקנין.

ולכן אני אומר את זה,

הרב מרגי, אתה כבר רב או עוד לא? לא, לא, אתה עוד לא רב. השר מרגי, אני אומר לך בכנות.

הייתם צריכים לעשות את, בחברה מפולגת כזאת הייתם אמורים להיות הגשר שמקרב אנשים למורשת היהודית, וגם לשלוח את הילדים ללמוד את הדברים הללו, עושים את זה.

ובמקום זה הלכתם לעבוד אצל הרב גפני והלכתם לעבוד אצל הרבנים מ,

אתה יודע על מה אני מדבר,

מהמזנון הגעתי.

האמנציפציה הזאת, שהספרדים השיגו פה, היא רק פוליטית,

בכל מה שקשור לתכנים, בכל מה שקשור לתפיסת העולם, הרב גפני וחבריו ניצחו.

זה לא אבוד, כמה ספרדים יש בבית-המשפט העליון?

אני אומר לך: יש עוד סיכוי לספרדים לומר את מילתם, לקחת את מאות השנים של המסורת הזאת, המאוזנת, חסרת הקנאות, ולהגיד: רבותי, זאת תעודת הזהות שלנו. ולכן אני אומר לך, השר מרגי, ולכל הרבנים הספרדים: תעשו מה שצריך לעשות,

תצאו מהחסות האשכנזית ותקבלו את העצמאות שלכם.

תודה, תודה רבה לחבר הכנסת בן-סימון. חבר הכנסת נסים זאב, ודאי יהיה לו מה להגיד בעניין. כמה ספרדים לומדים בליד"ה בירושלים? אולי שם בצד גם תגיד לו מי הקים את ש"ס. חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני. רבותי, רבותי.

חבר הכנסת חסון.

הרב גפני, תפסיק לצעוק פה. הרב גפני, זה לא מרכז דגל התורה פה. אני מבקש, תפסיק לצעוק. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני שמח שאתה נמצא פה, כבוד השרים. הוא רוצה להתייחס, לא, אני חשבתי שאתם האשכנזים והוא הספרדי.

כבוד השרים, סליחה, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, חברי חברי הכנסת, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, אני רוצה להתייחס לדבריו של כבוד השר ברוורמן.

אני אלמד את זה במשך היום.

כאשר הוא ענה לחבר הכנסת גנאים, ואמר לו, אולי בנימה של התנצלות, שכל ערבי חשוד כגיס חמישי, וחלילה וחס לחשוד בכולם, וברובם המכריע, 99%, הם נאמנים למדינת ישראל, אולי אתה קצת תמים, אתה לא מכיר את העובדות, ואני רוצה להקריא לך, אבל יש גם סקרים אחרים, אדוני השר. יש גם סקרים אחרים, שאומרים לך, אז יכול להיות ש-99% של האזרחים הם נאמני מדינת ישראל, אבל אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, אבל יש גם סקרים אחרים. אחד מהסקרים למשל אומר ש-60% מבעלי העסקים לא מוכנים להעסיק חרדים. זה גם אחד מהסקרים שנמצאים. זה נכון שהם לא מוכנים להעסיק אותם. מעבר. 60%. ו-85% גם לא מוכנים לקדם אותם. הבעיה פה היא בעיה של

כלפי החרדים,

ומצד שני צריך לצאת למעגל העבודה. זה הכול. כן, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גנאים אמר שיש להקים ח'ליפות אסלאמית ולכלול בתוכה את מדינת ישראל. הוא העניק את הריאיון בסוף השבוע ל"כול אל-ערב". הוא אמר דבר מאוד חמור: לדעתנו, ה"נכבה", אסון הקמתה של מדינת ישראל, נבעה מחולשתו והתמוטטותו של הגוף האסלאמי, ולכן עלינו לחזק את הגוף האסלאמי. באשר לגורלה של מדינת ישראל, אמר חבר הכנסת גנאים כי היא תיכלל במדינה האסלאמית הגדולה. אנחנו, מדינת ישראל, נהיה חלק מהמדינה האסלאמית. אנחנו לא נגד היהודים, אלא נגד התנועה הציונית ורעיונותיה הגזעניים. איננו מתנגדים שהיהודים ינהלו את ענייניהם הפנימיים בעצמם. ומה יקרה אם תפרוץ מלחמה עם אירן? הוא אומר כי הוא עם ציר אירן-"חיזבאללה" וסוריה. הוא נגד תוקפנות, אבל הוא בהחלט תומך בצד הצודק, שזה ציר אירן-"חיזבאללה" וסוריה, שמייצג את קו ההתנגדות ואי-הכניעה. אני רוצה לומר לך, אדוני השר, אם אתה חושב שזה גיס חמישי וזה לא אויב חזיתי מתוך הבית, אתה טועה. אם אלה נאמניה של מדינת ישראל שיושבים בכנסת ישראל ופותחים את פיהם בדברי בלע והכפשה אנטי-ציונית נגד מדינת ישראל, ואתם מתעסקים פה בשה"י פה"י על הליבה של החרדים, אנחנו מבזבזים פה את זמננו לריק. כשיש אויבים בתוך הבית הזה, מטיפים נגד מדינת ישראל, יוצאים לחוץ-לארץ לעצרות ומקבלים מימון מלא מקופת המדינה, זה מה שצריך להדאיג את הכנסת. אז כמה אפשר? אני רוצה לסיים בנושא של הליבה, שזה כל כך חשוב ללב. כמה אפשר להיות צבועים? פתאום כולם דואגים לנו, מערכת משומנת של הסתה נגד החרדים בשם הליבה. כולם רוצים לראות אותנו משתלבים בשוק העבודה, ולכן צריך לימודי ליבה. ומכיוון שלא לומדים ליבה, אז הם ראויים לכל הגינויים. הם סחטנים, הם פרזיטים, הם עלוקות אני מצטט בדיוק את מה שנאמר על-ידי אנשי ציבור בשבועיים, שלושה האחרונים: הם מתבדלים, ואם תרצו: הם בורים שמספרם הולך וגדל בקצב מבהיל המסכן את חוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל. אם זה לא דברי בלע, גזענות ורשעות שיוצאים מתוך אותם פיות, ואותם אנשים שמייצגים, ראשי ערים, עיתונאים שמרשים לעצמם לקחת את הבמה ולדבר דברי בלע. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש: צריכים כולנו להבין דברי סיום. עוד משפט אחד. אני רוצה לסיים במשפט אחד. אני רוצה גם לעבור לנושא של הליבה, ובזה אני מסיים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שר החינוך התייחס לנושא של מבחני סאלד. לא יכול להיות שלמבחני סאלד לומדים אנגלית והיסטוריה, מתמטיקה ותו"י ודקדוק והבעה בעברית, בצורה מצוינת, שהיא הרבה יותר גבוהה ממבחני הבגרות, ולא מכירים בזה, וזה מבחנים של משרד החינוך. אם משרד החינוך לא מכיר במבחנים של עצמו, אז שלא יחלק אותם לבתי-הספר החרדיים. אז אם לא רוצים להכיר בזה כבגרות מלאה, אבל לא חלקית? לא כלום? ולכן אנחנו נחשבים פה בורים? אני לא חושב שאני יותר בור או פחות בור מחבר הכנסת שקדם לי ודיבר פה מעל לבמה הזאת. אני חושב שמה שיכול לאחד את עם ישראל באמת זה לא האנגלית, זה לא המתמטיקה, זה התנ"ך, זה האמונה שלנו, והאחדות שלנו. ואם כולנו נהיה מאוחדים פה אז באמת נוכל,

גם וגם. גם תורה וגם עבודה. זה לא סותר, אני לא אומר שזה סותר. אבל לא האנגלית היא המאחדת. אני רוצה לומר לך, אדוני, לסיום. אני רוצה לומר לך את האמת כפי שאני יודע אותה: לא רוצים אותנו בשוק העבודה, לא רוצים אותנו בצבא, לא רוצים אותנו בכלל. אז אל תטיפו לנו מוסר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת משה גפני. רוצים אתכם בקואליציה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לכם, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, אנחנו יושבים, חברי הכנסת החרדים, אנחנו שומעים את המריבה בין הליכוד לקדימה מי יותר הזיק לחרדים, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו תוהים בינינו לבין עצמנו, האם

על עולים מברית-המועצות? על ערבים? על מזרחיים? על אשכנזים? האם הייתם מעזים לעשות את זה? יש ויכוח, מי הזיק יותר לחרדים. מכיוון שאין לי זמן רב, היות שאני מכיר את הנושא מקרוב, אני אענה אחד לאחד, חברת הכנסת רונית תירוש, וגם לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. אני אעשה את זה ממש בקצרה. קודם כול, לגבי האי-אמון, האם זה צודק או לא צודק.

הייתי באופוזיציה, אבל היה לי קשר עם ראש הממשלה, עם מנהל לשכתו, עם יושב-ראש הקואליציה, עם שרים בממשלה, ואני אומר לכם, יש מושג בגמרא, "תוהה על הראשונות". אל תגידו שעשינו לא טוב ואנחנו חוזרים בנו. עשיתם דברים טובים. עשיתם את חוק מוסדות תרבותיים ייחודיים, שזה המוסדות היחידים במגזר החרדי שלומדים את הליבה, אבל במקצועות הקודש. הישיבות הקטנות.

כמה ימים לפני החלטת בג"ץ, ממשלת קדימה העבירה חוק, לראשונה במדינת ישראל, שלא צריך ללמוד ליבה.

ועשיתם נכון.

הפעם הראשונה במדינת ישראל שעשיתם חוק, שלפי דעתי הוא לא טוב, הוא צריך לעבור שינויים, חוק שמחייב את השלטון המקומי,

להעביר כסף לחינוך החרדי, חוק נהרי. אתם עשיתם, לא מזמן, לא לפני שנות דור. לא בתקופת יגאל אלון. אתם, הממשלה, החלטתם לעשות תוכנית הבראה לרשת הגנים של אגודת ישראל.

דבר טוב, מצוין. הצלתם את הגננות. אתם המשכתם את חוק טל.

לא חשוב, אני מספר את העובדות, אל תגידו, חבל. בגלל שעשיתם דברים נכונים, אחרת הייתם קורעים את החברה. אתם. עכשיו אתם באים להגיש אי-אמון. אז אני אגיד לכם את האמת, אני לא מעט שנים בחיים הציבוריים, ואני עברתי כמה גלים נגד הציבור החרדי. הם באו ללא סיבה והלכו ללא סיבה.

ביני לבין עצמי, היות שלא למדתי באוניברסיטה, אז אני לא יודע בדיוק לעשות מחקרים, אבל בדקתי ביני לבין עצמי מתי זה קרה. זה קרה כאשר הליכוד בשלטון ואנחנו בקואליציה. לעולם זה לא יקרה כאשר השמאל נמצא בשלטון. לעולם. לא היה כלום בתקשורת כשהעברתם את החוק על הישיבות הקטנות.

מלה.

שחר אילן. שמענו עליו.

מסע מתוזמן התחיל אחרי שניסיתם להפיל את נתניהו בנושא המדיני ולא הצלחתם. אחרי זה, בנושא הכלכלי. לא הצלחתם. ישראל נכנסה היום למדינות ה-OECD. ואני לא חסיד של נתניהו. אני אתו בקואליציה. לא הצלחתם, ואז הגיעו יועצי התקשורת לציפי לבני ואמרו לה: יש פטנט איך אפשר לפרק קואליציה. איך הפטנט? כשאי-אפשר לפרק את הקואליציה בגלל שאף מפלגה לא מתכוונת לעזוב אותה, אין לאן ללכת, אחרת חלק מהמפלגות היו עוזבות, אז מכים בבטן הרכה, שזה מצטייר טוב בתקשורת ויש מי שממן את זה, ויש מי שמביא את זה במלוא העוצמה ולא מוריד את זה מסדר-היום, החרדים. ואז מתחיל הגזענות, ותיכף אני רוצה להגיד על זה מלה. ואז מתחיל,

הליבה, הליבה, תשמעו את הליבה. בת חרדית, נניח אני בת חרדית. אני עובר את כל המסלול מבית-ספר יסודי, לומד את כל המקצועות. העובדות, אגב, לא יבלבלו אותם. אני נכנסת לבית-ספר תיכון, לומדת פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, הכול ברמה גבוהה.

אני לומדת את כל השנים כמו בית-ספר תיכון, מצטיינת. הממוצע אצלי יותר גבוה מהממוצע בחינוך הממלכתי. ואני רוצה להיות יועצת מס. אומר מנכ"ל משרד החינוך בכתב למועצת יועצי המס,

הבת הזאת יכולה להיות יועצת מס. היא לומדת מגמת ייעוץ מס בסמינר. באה היועצת המשפטית של משרד החינוך שמוכרת לך, והיא אומרת: לא, לפי הכללים, היא לא עשתה בגרות. אנחנו פוגעים בתל"ג, אנחנו עושים פיגוע כלכלי. הבת החרדית רוצה לצאת לעבודה. לא להיות מורה, לא להיות גננת, לא לשבת בבית, לצאת לעבוד בייעוץ מס, במקצוע נורמלי. אז למה שלא, מדינה נורמלית. יכולים לעמוד פה אנשים חשובים, חברי כנסת, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, שרים לשעבר, מספרים לנו, מטיפים לנו מוסר שאנחנו לא רוצים לצאת לעבודה. אני הבת, אז למה שלא, אל תשאלי אותי שאלות. אני אחיה איך שאני רוצה, מכיוון שאני לא רוצה שיהיה בבתי-הספר שלי מה שיש בבתי-הספר שלך. אל תטיפי לי מוסר, תני לי להגיד.

אני רוצה ללמוד איך שאני רוצה, ואני לומדת את כל המקצועות, את כל המקצועות. אם אתה, תקשיבי לי את. תעשי לי טובה, אני שמה לא אשכנע. למה אני לא יכולה להיות יועצת מס? עכשיו, תראי מה קרה. אני כבר הלכתי לאוניברסיטה, לא הסתכלת בשעון,

אני חרדי שיודע הכול, ואני בא לחברת היי-טק ורוצה להתקבל לעבודה. גם חרדי וגם דוקטור? גם חרדי, גם דוקטור, וגם בא לעבודה. ואז אומרים לי כך, לפני שמקבלים אותך לעבודה, צריך לקבל את אחמד טיבי. הערבים נמצאים הרביעים בתור, בכל המחקרים. עכשיו, אחרי שקיבלו את טיבי, מקבלים את מרינה סולודקין בגלל שעולה מחבר המדינות מתקבל שלישי. אחרי שהיא מתקבלת מקבלים את מולה בגלל שהאתיופי הוא השני. האחרון שמתקבל, אם בכלל, לעבודה, אני יש לי את כל התארים, חרדי, 80% מהחרדים שראויים לעבוד, יש להם את התארים, יש להם את כל המקצועות, החברה הישראלית הגזענית לא מקבלת אותי לעבודה, והם עומדים פה ומטיפים לי מוסר. עכשיו, בא בן-סימון,

אני מסיים. בא בן-סימון ואומר לחברי הכנסת מש"ס, זה גם עוד דבר, אל תלכו עם גפני, תלכו אתנו. אני בעד. עכשיו תשמע, חבר הכנסת וקנין, מה יקרה אם תלך אתו. תרצה להיות שופט בבית-המשפט העליון ולא יקראו לך אדמונד לוי, לא תהיה שופט בבית-המשפט העליון בגלל שאתה לא אשכנזי. תרצה להתקבל לסגל האקדמי באיזושהי אוניברסיטה בארץ, אם אתה לא ב-7% האליטות של הספרדים, אתה לא בסגל האקדמי. תרצה להתקבל לעבודה בפרקליטות, אם אתה לא אשכנזי לא תתקבל, רק אם יש לך פרוטקציה מאוד מאוד גדולה. אבל אם אתה הולך עם גפני, אם אתה הולך עם גפני, ואתה רוצה להיות ראש ישיבה, 50% מראשי הישיבות, והציבור הספרדי, בן-סימון, במדינת ישראל גידל עולם תורה שאתה לא יכול לתאר לעצמך. גדולי תורה, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, ר"מים, אנשים ברמה בלתי רגילה. רק אצלנו יש שוויון. אתם גזענים. אתם לא תיתנו לספרדי להיות בסגל האקדמי, אתם לא תיתנו לספרדי להיות בפרקליטות, אתם לא תיתנו לספרדי להיות במערכת המשפט. אנחנו קיבלנו אותם. תודה. אתם זרקתם אותם. שלטון מפא"י של ראשית שנות ה-60 העביר אותם בכוח על דתם. אנחנו קלטנו אותם, אנחנו אתם שווים בשווים. לא רק זה, כשראינו שמפלים אותם בפוליטיקה החרדית, אני עבדתי לעזור להם להקים את ש"ס, לידיעתך, בן-סימון. תודה רבה. מה אתה אומר על, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. ולאחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. יוצא לך לדבר אחרי חבר הכנסת גפני. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גפני, אני אומר שיוצא לחבר הכנסת טיבי, יוצא לך בתקופה האחרונה לדבר אחרי חבר הכנסת גפני. הכבוד כולו שלי. חבר הכנסת גפני, אדוני היושב-ראש, עבודתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. הטיח כאן חבר הכנסת גפני שאתם גזענים, ואני נאלץ להסכים אתו. תודה רבה. אם תסתפק בדברים האלה, האמת היא שלא צריך לומר יותר. האיש פשוט היה משכנע. הוא פשוט היה משכנע. נראה אותך יורד. נראה אותך יורד. אמר האשכנזים גזענים,

אמר יש בעיה עם האתיופים, יש בעיה עם החרדים. אתה יודע מה? Welcome to the club. ברוך הבא. נראה אותך יורד.

אני רק חולק על סדר המנויים שאתה אמרת. אמרת אחמד טיבי, אחר כך אמרת מרינה סולודקין, אחר כך מולה, אחרי זה אתה. הלוואי שזה נכון. חבר הכנסת גפני, עקבת אחרי הדוח של ועדת החקירה הפרלמנטרית, שכינסנו לפני מספר ימים, בנושא קליטת ערבים בשירות הציבורי. נכחו שם, כיבדו אותנו בנוכחותם, השר ברוורמן ויושב-ראש הכנסת. לא יעלה על הדעת שלאחר יותר משישה עשורים, כששיעור האוכלוסייה הערבית הוא כ-20%, רק 6% בסקטור הציבורי הם ערבים. יש כאן מדיניות של הדחקה, של הדרה, שהיא built-in. מישהו מחליט לא לקבל ערבים, גם כשהם טובים. כתב לי השר ברוורמן, ואמר כאן בתשובתו לאי-אמון לעמיתי מסעוד גנאים, הרוקחים הערבים הם כמעט טובים, או הם טובים כמו היהודים. אגב, כשאני טוב, אני לא רוצה שישוו אותי ליהודים. כשאני טוב, אני טוב. למה צריך להשוות אותי ליהודים? אה, זה נשמע לך סביר להגיד הח"כים הערבים הם טובים כמו היהודים? הרי אנחנו לרוב יותר טובים מכם, לרוב יותר טובים. אפשר לומר שחלק מהח"כים היהודים הם טובים כמו רוב חברי הכנסת הערבים. אפשר לומר את זה. זה יכול להיות עובדה. ההיפך הוא לא הנכון. בואו נדבר על הממוצע, סליחה, בצניעות. ד"ר טיבי, אתה אחד ויחיד. אתה, תודה רבה, אדוני השר. ולכן, העמדנו דברים על דיוקם. העמדנו דברים על דיוקם לגבי מה שקרוי control group, קבוצת ביקורת. אבל מה כן אני רוצה בהשוואה? אני רוצה שהתשתית בטייבה תהיה כמו התשתית בכפר-גלים, אני רוצה שהתשתית בכפר-קרע תהיה כמו התשתית בגבעת-חביבה. אני רוצה, גם בבית-שאן רוצים. ובשדרות, עוד יותר. את יודעת מה? אני מוכן לעשות את זה בהדרגה. לפי גפני אז הם אחרונים בתור, דרך אגב, של גפני לא מדויק. אני הסכמתי אתו בתחילת דברי לגבי האפליה.

המדינה הזאת גזענית. אמרתי: עבודתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. הרי רבים מהבית הזה, כאשר מדברים על אפליה או אי-שוויון נגד ערבים לא אומרים גזענות. גזענות אומרים כאשר יש משהו נגד שלמה מולה. אז יש כותרת ראשית ב"ידיעות אחרונות" בעמוד ראשון: אפליה בבתי-ספר, גזענות בפתח-תקווה. זה נקרא גזענות בישראל. אבל כאשר ילד ערבי מקבל שישית מילד יהודי מבחינת תקציב, זה נקרא אילוצי תקציב. זה לא נקרא גזענות. ואין על זה כותרת ראשית. גזענות היא גזענות. הדרה היא הדרה. דחיקה לשוליים היא דחיקה לשוליים. ולכן, אני מתפלא, אדוני השר. אתה פעלת רבות כדי שישראל תתקבל ל-OECD. נפגשתי כאן עם המזכ"ל של ה-OECD, שאלתי אותו שאלה. הוא אמר לי מה שאמר לך, מה שאמר לראש הממשלה, ישראל לא תתקבל בגלל שיעור העוני של שתי אוכלוסיות: ערבים וחרדים, בגלל אי-התעסוקה. חבר הכנסת טיבי, הוא לא אמר שהיא לא תתקבל. הוא אמר שהיא צריכה לפתור את הבעיה. אז הוא אמר שהיא צריכה לפתור את הבעיה.

ראה, איזה פלא? היום היא התקבלה. שלושה חודשים עברו מאז שהמזכ"ל היה פה, נפתרה הבעיה. אין יותר ערבים עניים, אין יותר חרדים עניים. ולכן, היא התקבלה. יש יותר צביעות בין-לאומית מזו? עדיין יש עוני רב בקרב החרדים, עדיין יש עוני רב בקרב הערבים, ולא נפתרה הבעיה. מה כן? יצאה משלחת. אתה חבר במשלחת הזאת. אתה, השר הרצוג, הבטחתם לו לטפל בערבים. בערבית אומרים: דרבתו ע-סדרכום. התרגום המילולי הוא: הכיתם על החזה. יעני, אנחנו נדאג להם. חבר הכנסת טיבי, משפט אחרון. אתה תוריד אותי אם אני, ? אתה לא תוריד אותי.

אבל כבר לקחתי בחשבון, נתתי עוד שתיים-שלוש דקות. הוא רוצה, הנה תראה, תראה.

אלכס, תחליף את היושב-ראש.

חלום חייך התגשם. משפט אחרון. אני אסיים. חבל שגפני לא פה, אבל אתה פה. אני מרגיש מאוד לא בנוח כאשר אני שומע התקפה קולקטיבית על חרדים כי הם חרדים. אני מרגיש מאוד לא בנוח.

שלא רק שזה פוליטיקלי נון-קורקט, זה לא מוסרי, זה לא בסדר, זה נדוש, ואכן, לעתים זה גזעני.

תודה רבה, על דברי הסיום במיוחד. חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין.

אני מבקש מראש מהדוברים לעמוד בלוח הזמנים. אנחנו הפלגנו עם סדר-היום, וצודקים אלה שאומרים שהגיעה העת. אנחנו הוספנו מראש לארבע דקות. אני במיוחד מבקש מכולם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר,

אני פונה למפלגת קדימה, שהגישה היום את האי-אמון שנושאו החרדים. הניסיון להשתלח בצורה בוטה, הייתי אומר בלתי אחראית, בציבור שלם, במקרה הזה החרדים, לא יישא פרי. הוא רק מרחיק, יוצר קרע. לא תקדמו בזה ולו דבר אחד, ודאי לא תפילו את הממשלה, כפי שאתם יודעים. יש לי הצעה בשבילכם: תנו להם חיבוק גדול, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נכון, הרבה יותר יהודי, הרבה יותר מתאים לכולנו. אני מבקש לפתוח את דברי, כשם שאעשה, בעזרת השם, בכל נאום אחר שאשא פה בבית, ולהזכיר לראש הממשלה, לשרים כולם, לשר מרגי שאתנו, שבי"ח תשרי תשע"א, 26 בספטמבר למניינם, תחודש הבנייה בכל רחבי ארץ-ישראל. זה יוצא בחול המועד סוכות. יהיה זה יום חג מיוחד. אני משוכנע שכל שר יבחר לו יישוב אחר, כל יושב-ראש או סגנו יבחר לו מקום שבו הוא ישתתף. בעזרת השם, נחגוג, ברמת-שלמה לא. ברמת-שלמה אני לא אוכל להשתתף. רמת-שלמה תיכף נגיע לזה. זה אחד הבלופים, לצערי, של ראש הממשלה. תיכף ניגע בזה. אבל איפה שיבנו, כל אחד יבחר לו בטח מקום. על זה נאמר: ניפגש בשמחות. אבל אני רוצה להגיד על מה הממשלה והעומד בראשה לא ראויים לאמון הבית הזה, ואני חושב שבלבותיכם, חברי הכנסת מהקואליציה, אתם תסכימו. אתם תסכימו שהיא לא ראויה לאמון על כך שראש הממשלה הפסיק את הבנייה בירושלים מאז תחילת השנה האזרחית. רמת-שלמה, אחד מהתעתועים שראש הממשלה, מכובדי סגן היושב-ראש, מנסה לעבור בין כולם. פעם שמעתי מהשופט אליקים רובינשטיין, שהוא אמר למישהו: שמע, דבר אתי דוגרי. אז ראש הממשלה מדבר דוגרי. לאמריקנים הוא מוכר "לא יבנו", כי באמת לא יבנו,

בלי תוכניות לא בונים. ליהודים הוא אומר: מה זאת אומרת, לא השתנתה המדיניות, לא תשתנה, אנחנו בונים. לא בונים, לא עובדים, אדוני שר הדתות, כולל בקושי מאשרים תוכנית מיתאר שכולה מבני ציבור, שמתוכם כמה בתי-כנסת ומקוואות. עכשיו שמעתי בשורה גדולה, שיושב-ראש הוועדה לתכנון ובנייה חתם על הפרוטוקול. איזה התקדמות. פנינו לעבר ירושלים. כל אחד תחת החופה, גם היושבים פה, לפחות היהודים, אמר, ויאמרו ילדינו ונכדינו ונינינו: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי. נכון, תדבק לשוני לחכי, ככה אומרים. ואני שואל את יושב-ראש ועדת הכלכלה מה הוא עושה,

כדוגמה, כדי למחות על העוול לירושלים עיר הקודש.

טוב, אז אני אשמח לשמוע. הרי אתה תדבר, אני הראשון שכתבתי שאובמה טועה, הרי אני מרים לך להנחתה. אדרבה, תבוא. והנה ידידתי חברת הכנסת חוטובלי, וגם היא תסביר איך היא פועלת במרץ כדי שתחל מייד הבנייה בירושלים. שהרי ראש ממשלתנו מבהיר מעל לכל במה, גם זה ביטוי מהמעניינים ביותר: ירושלים זה לא התנחלות. כאילו זה שם גנאי. הרי זה יהושע בן נון. מה קרה לך, מכובדי ראש הממשלה? מה יצאת על יהושע בן נון, מחליפו של משה רבנו? ראש הממשלה העביר החלטה בממשלה, החלטה קטנה, אבל ראוי לציין בכל זאת משהו, לעידוד התעסוקה בירושלים. אבל בוודאי זאת לא החלטה שדומה למה שצריך. ולכן אני, כיושב-ראש שדולת ירושלים, יחד עם ראש העיר וחברי, מביאים חוק שיונח בימים אלה, לקראת יום ירושלים, שמגדיר שירושלים היא אזור פיתוח א' לכל דבר ועניין, מתוקף היותה עיר הבירה. לא צריך להחליט כל פעם. לא צריך להכניס אותה לרשימות. כל דבר שיש בו אזור פיתוח א', ירושלים תהיה ראש וראשונה לרשימה הזאת, ואני מקווה שהממשלה אכן תאמץ את זה. אני חושב שכך ראוי. אפשר להתגבר פה על בעיות התקציב, גם אם החוק ייכנס בהדרגה בגלל בעיות תקציב, אבל החוק הוא אמיתי ונכון. כך, מן הסתם, נוהגת כל מדינה בעיר הבירה שלה. אני צריך לסיים, ואני אומר לכם שראש הממשלה, שהבטיח לטפל בבנייה הפראית בנגב ובגליל, לא מטפל בה. אמר שבינואר תהיינה החלטות, הוא כנראה שכח לציין באיזו שנה, כי השנה הזאת זה כבר לא יהיה בינואר, ולא בטוח שבכלל, ואני חושב שעל רקע זה ראוי לא לתת אמון לראש הממשלה ולממשלה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אין ספק שמר נתניהו, ראש הממשלה, הצליח לשבור שיא בדבר אחד, לא היה ראש ממשלה שכל כך הרבה חברי כנסת, מכל כך הרבה מפלגות, כולל, אגב, ממפלגות הקואליציה, לחלוטין לא מאמינים לו. חבר הכנסת אריאל, אתה צודק, מר נתניהו מספר סיפורים שונים לחלוטין לאנשים שונים, לכל אחד סיפור אחר, מנסה לרמות את כולם כל הזמן. אבל הבעיה עם ראש הממשלה הזה איננה רק אופורטוניזם מזגזג. הבעיה איננה רק הבלופים. יש הרבה בלופים, יש הרבה אופורטוניזם, יש הרבה זיגזוג, אבל מאחורי הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, אני אומר לכם בדאגה, יש גרעין של חשיבה פונדמנטליסטית קיצונית, קודם כול בנושאים המדיניים והביטחוניים. הממשלה הזאת מספרת לכולם, לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. לאמריקנים מספרים על הקפאה, אבל במציאות, עמיתי חברי הכנסת, מי מכם שקרא את התחקיר שהתפרסם ב"מעריב" בסוף השבוע יכול היה לראות איזו תנופת בנייה יש בשטחים, בהתנחלויות, במאחזים, תנופת בנייה חסרת תקדים.

הבנייה העצומה הזאת נעשית לא רק על-ידי ראש הממשלה, אלא גם על-ידי שר הביטחון שלו, מנהיג מפלגת העבודה, שנבחר כאיש המחנה המתון ומבצע את המעשים הקיצוניים ביותר. עמיתי חברי הכנסת, הממשלה הזאת היא ממשלה מסוכנת, כיוון שמדיניות ההתנחלות היא מדיניות המחסלת כל סיכוי להתקדמות להסדר עם הפלסטינים, היא מונעת מראש כל סיכוי להסדר עם סוריה, להתחלת דיאלוג אמיתי לשלום עם העולם הערבי, ובהיעדר התקדמות לשלום, סכנת האסקלציה באזור הזה הולכת ומעמיקה. הממשלה הזאת משלבת לא רק קיצוניות מדינית נוראה, אלא גם הרפתקנות וחוסר אחריות ברמה מזעזעת. הממשלה הזאת עלולה לגרור את מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצער, אבל באחריות, הממשלה הזאת עלולה לגרור את ישראל למלחמה אזורית נוראה, שתמיט אסון גם על האזרחים והתושבים בארץ הזאת.

עמיתי חברי הכנסת, ממשלה כזאת, חסרת אחריות, היא ממשלה שצריך לשים לה קץ ולהביע אי-אמון בה.

עמיתי חברי הכנסת, הסכנות של הממשלה לא נוגעות רק במדיניות החוץ ומדיניות הביטחון הלקויה, הקיצונית וחסרת האחריות שלה, הממשלה הזאת אחראית למתקפה חסרת תקדים על המרחב הדמוקרטי. זה התחיל בחברי הכנסת הערבים, זה המשיך באוכלוסייה הערבית כולה, זה התגלגל משם אל הקרן החדשה לישראל,

זה הגיע אחר כך לעיתון "הארץ", ובכלל לעיתונאים שמעזים להביע דעה אחרת. עמיתי חברי הכנסת, הממשלה הזאת מסוכנת לדמוקרטיה. אם אנחנו לא נדע להתייצב להגנתו של המרחב הדמוקרטי בישראל, לא יישאר מרחב דמוקרטי להגן עלינו.

עמיתי חברי הכנסת, זו ממשלה שראויה לאי-אמון גם ברמה המדינית-ביטחונית, גם ברמה הדמוקרטית הפנימית. ואני מגיע לנקודה האחרונה,

אדוני היושב-ראש,

היחס של הממשלה הזאת לאוכלוסייה הערבית הוא יחס של העמקה והמשך של האפליה הקיימת. הטענות שלי בעניין הזה לא מופנות כלפי השר ברוורמן. אנחנו מדברים על אפליה שיטתית ומבנית שנעשית על-ידי כל רשויות הממשלה, כל משרדי הממשלה, החל במשרד האוצר וכלה באחרון המשרדים. האוכלוסייה הערבית ממשיכה להיות מופלית לרעה בתחום החינוך, בתחום הרווחה, בתחום התעסוקה, בתחום הגישה לתחבורה הציבורית. איך מצפים שהאזרחים הערבים ירגישו שהמדינה מתייחסת אליהם בכבוד כאשר בכל פרמטר כמותי ואיכותי היחס אליהם הוא יחס מפלה ומקפח? גם מהבחינה הזאת, עמיתי חברי הכנסת, הממשלה הזאת ראויה לאי-אמון. כמובן לא הגעתי, אדוני היושב-ראש, לתחום הכלכלי-חברתי, ולתחום הסביבתי, שגם בהם הממשלה משכילה להכות בנו מכות קשות. אני מניח שזה יעלה בהצעות האי-אמון הבאות.

בכל אופן הזמן מחייב אותנו לצמצם למה שאנחנו רוצים לדבר. אנחנו נעבור לדובר הבא, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. אני אומר מראש שאנחנו חייבים להתכנס ללוח הזמנים.

שמעתי היום גם את שר האוצר וגם את ראש הממשלה מספרים בגאווה גדולה על יום החג הלאומי של קבלתנו ל-OECD, הארגון הבין-לאומי לשיתוף פעולה ולפיתוח. אני חושב שראש הממשלה ושר האוצר, כדאי שיקראו טוב טוב את הדוח של ה-OECD על ישראל, ויראו שבשורה התחתונה של הדוח הזה ישראל היא בעצם האחרונה, בתחתית רשימת 30 ומשהו חברות ה-OECD, מבחינת הפערים החברתיים: בחינוך, בבריאות ציבורית, בשכר, בשירותים חברתיים. אם זה החג הלאומי של הצטרפותנו ל-OECD, שאנחנו היום במקום האחרון ברשימת החברות בו מבחינת פערים חברתיים, אני חושב שזה מכניס קצת לפרופורציה את כל החגיגה כאן סביב סיפור ה-OECD. גם שר החינוך, שהשיב בשם הממשלה על הצעת האי-אמון, התייחס ל-OECD מבחינת מה שזה מחייב לגבי השתתפות בכוח העבודה וכו', והתוכניות שלו לגבי הציבור החרדי. אני הקשבתי בעיון לדברי שר החינוך, והוא פירט את תוכניותיו, שעל פניהן נראות תוכניות מעניינות, ואני מאחל לו הצלחה. הבעיה היא ששר החינוך דיבר רק על חלק מהתמונה, ולאו דווקא על החלק העיקרי, ומה ששר החינוך לא דיבר עליו היה החינוך הממלכתי. הרי מה קורה עכשיו בארץ מבחינת החינוך הממלכתי? שני תהליכים לשני כיוונים: מצד אחד זליגה של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי לזרמים החרדיים, ומצד שני זליגה של תלמידי החינוך הממלכתי החילוני לבתי-ספר אליטיסטיים חצי פרטיים כאלה ואחרים. שני התהליכים האלה מכרסמים בחינוך הממלכתי הממלכתי הרגיל והממלכתי-הדתי, ובעצם ממוטטים אותו. ושר החינוך כאן, הדבר היחיד שהוא אמר ביחס לחינוך הממלכתי ולתוכניותיו ביחס לחינוך הזה, החינוך שאנחנו רוצים להקנות לילדי ישראל, הוא תגבור לימודי יהדות בחינוך הממלכתי. אני רוצה להגיד לשר החינוך שיש עוד כמה דברים בחינוך הממלכתי, חוץ מלימודי יהדות, שצריך לעשות. למשל, ארוחת צהריים לתלמידי החינוך הממלכתי, למשל כיתות מרווחות, פחות צפופות. אני הייתי בשבועות האחרונים בבתי-ספר שלמדו בהם 40 ילד בכיתה. אני לא יודע איך אפשר לנהל שיעור בצפיפות כזאת. יום לימודים, יותר ארוך, כפי שדווקא יש בחינוך החרדי, הסעות יותר טובות, יותר קרובות לבית. ארבעת הדברים האלה הם דברים קריטיים: ארוחת צהריים, כיתות מרווחות, הסעות ויום לימודים ארוך. את זה בחינוך הממלכתי,

ואני היום לא שמעתי משר החינוך, שאני מאוד מעריך אותו ומכבד אותו, את ההתייחסות לפגמים האלה בחינוך הממלכתי, שגורמים לכך שמצד אחד אנשים עוזבים אותו לטובת החינוך החרדי, ומצד שני אנשים שרוצים חינוך יותר טוב הולכים לבתי-ספר אליטיסטיים ופרטיים. כי מה השורה התחתונה? החינוך הממלכתי שלנו, ולזה בין היתר גם התייחס רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב, שפה יצא הקצף על דבריו. החינוך הממלכתי שלנו, החינוך של המדינה, הוא חינוך דל, הוא חינוך עני, הוא חינוך מוגבל. אני לא מדבר פה על עסקי הליבה של החינוך החרדי, ואני לא שואל כמה ליבה כבר אפשר ללמוד עד כיתה ז' אני מדבר על החינוך הממלכתי, החינוך של המדינה,

היום חינוך שהולך ומידרדר. אנחנו רואים את זה בהשוואות הבין-לאומיות של הציונים, המדדים השונים, אנחנו רואים את זה בדוחות של ה-OECD לגבי מערכת החינוך הישראלית, על זה צריך לדבר. יכולתי כמובן, ועשיתי את זה כאן פעמים רבות, לדבר על החינוך החרדי, אבל העדפתי לדבר על החינוך שלנו, החינוך הממלכתי. אני מצפה משר החינוך ומממשלת ישראל שיתייחסו לחינוך הממלכתי וייתנו לו את הכבוד הראוי. אני אומר כאן, מעל הבמה הזאת, שחינוך ממלכתי, חינוך של המדינה, צריך לקבל עדיפות על פני זרמי חינוך אחרים. אני בכלל חושב שהטרגדיה שלנו במדינה היא מערכת החינוך הנפרדת, הזרמים הנפרדים בחינוך, שגורמת לנו לאסון. אבל כל עוד יש גרעין של חינוך ממלכתי, ממלכתי רגיל וממלכתי-דתי, הוא צריך לקבל את המשאבים. כשאני רואה היום מה קורה בחינוך הממלכתי, שילדים הולכים ב-12:30 13:00 הביתה, בלי ארוחת צהריים, בלי שיעורי תגבור, בלי שיעורי עזר, לומדים בכיתות צפופות עם מורים שמקבלים שכר עגום, מערכת חינוך כזאת לא יכולה לסחוב. אז כמובן, מי שיש לו יותר הולך לבתי-ספר פרטיים, ומי שרוצה הולך לבתי-ספר חרדיים. ומה נשאר לחינוך הממלכתי? גורנישט מיט גורנישט, זה מה שנשאר.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה, ואחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

נשמע "אוי" חסידי. אני שומע פה חברי כנסת מתלוננים ומתרוננים על החינוך החרדי, שלא מוכשרים למספיק דברים, ויש משהו בטענות, כי אדם בחברה המודרנית האזרחית צריך להיות מוכשר גם לדברים אחרים. אבל יש פה גם מידה רבה של התנשאות כלפי הזרים האלה שעליהם אפשר להפיל הכול. אפילו בהערת אגב מסוימת של השר ברוורמן קודם, והוא דיבר דווקא לגבי הצעת האי-אמון של הסיעות הערביות, הוא אמר: "כן, רוקחים ערבים יכולים להיות לא פחות טובים מרוקחים יהודים", ואוזני צללו לרגע. כלומר, אני, עם הדעות הפוליטיות הנכונות שלי, לא העליתי בדעתי אף פעם שבכלל יש הווה אמינא. יש רוקחים טובים ויש רוקחים רעים, ערבים, יהודים. אבל הרבה פעמים האנשים, קובעי הטעם, האנשים בממשלה, אפילו אנשים עם דעות מאוד ליברליות, חושבים שמה שהם מחנכים אליו בבתי-הספר שהם מלמדים בהם ושילדיהם שלהם לומדים זו הדרך הנכונה והבלעדית, וכל האחרים, הערבים, החרדים, כל אלה שהם לא כמונו: "הם, אם הם מתאמצים, הם יכולים להיות אפילו כמונו", כמו אלה שהם הזרם המרכזי. פה אני פונה לחברינו הליברלים או הליברלים בעיני עצמם, ומבקש מהם להבין שיש סוגים שונים של בני-אדם. העובדה שאתה אומר שהאחרים "כן יכולים להיות. הרוקח הערבי יכול להיות כמו רוקח,

אדוני היושב-ראש, יש אפילו רופאים חרדים. הידעת? יש רופאים חרדים שהם לא פחות טובים מרופאים חילונים, ויש חברי כנסת חרדים שהם לא פחות טובים.

גיליתי אפילו, אין לי דוגמאות כרגע, אבל, חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת רותם. יש חברי הכנסת טובים, חרדים וערבים, ואפילו יותר טובים מחבר הכנסת דודו רותם.

לא פה, בעולם. בעולם.

פה אין לי דוגמאות. רק אל תבקש הודעה אישית. הודעה אישית. כל האמירה הזאת, שאנשים עומדים פה על הדוכן ובמקומות אחרים ומתפעמים כל כך שיש אנשים ש"הם לא כמונו בדיוק, לא באותו פרופיל ולא מאותה ההשכלה ובכל זאת הם מגיעים להישגים שלנו", מזכירה לי את ההתנשאות שהיתה בזמנו על פרופסור שלמה בן-עמי, שתמיד הביאו אותו במפלגת העבודה ואמרו "תראו, בן-עמי ממרוקו, והוא נהיה פרופסור", כל כך מתפעלים אנחנו,

הזרם המרכזי, מעצמנו, שאפילו אנשים דלת העם, אפילו אנשים, אפילו אנשים שהם לא ברקע שלנו, תראו לאן הם יכולים להגיע.

אני אומר לאנשים שמתנאים, במידה רבה של צדק, בחינוך שהם מעניקים לעצמם ולילדיהם, להבין שיש עוד דברים, עוד סוגים ועוד צורות חינוך, ואם השאיפה באה בידיים נקיות ובכנות, שאנשים בחינוך הממלכתי ובחינוך הפחות ממלכתי ובחינוך העצמאי החרדי ובחינוך הפרטי החילוני והדתי צריכים לקבל את סל ההשכלה והתרבות וההכשרה לחיים, אבל אי-אפשר יהיה לעשות את זה בכוח, אלא בהידברות ובהבנה, כי יש שינויים דרמטיים בחברה הישראלית, גם לא זו שהיא הזרם המרכזי אלא הזרמים היותר צדדיים. לכן, כדי לעשות שינויים בחברה בתחום החינוך וכדי לצמצם פערים, אני מסכים עם עמיתי חבר הכנסת הורוביץ שצריך לחזק את החינוך הממלכתי קודם כול בגלל שהוא ממלכתי, וקודם כול בגלל שהוא מאפשר חינוך נגיש במחירים סבירים, ואם אנחנו נוגסים בו על-ידי חינוך פרטי, לא משנה אם זה חינוך של עשירים או חינוך של עניים, אנחנו נוגסים במרקם המרכזי של המדינה, במרקם החיים והעתיד. אבל את זה צריך לעשות, ובזה אני מסיים, מתוך הבנה שיש שינויים, ולא נעשה דברים כאלה בכוח אלא בהידברות ולא בהתנשאות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, הדוברת האחרונה, בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בסיפור. מספרים על הגאון מווילנה שיום אחד התרחשה בקהילה שלו תקלה, איזשהו אסון, שבעקבותיה הוא כינס את כל גדולי הדור והישיבה שלו ואמר: "אני גוזר עליכם להתחזק בלימוד מדעים". כך אמר הגאון מווילנה, לא פחות ולא יותר, לא חיזוק בלימוד תורה, לא חיזוק בשמירת מצוות, אלא חיזוק בלימוד מדעים. הגאון מווילנה גם הסביר ואמר שכבוד התורה הוא כבודו של האדם השלם, האדם שיש בידיו ידע כולל, וכדי לכבד את התורה לא די רק בשימור התורה ובשימור המצוות, אלא יש צורך להיות חלק מהעולם המתקדם והנאור. אני מספרת את הסיפור הזה כדי לומר לחברי ואחי החרדים, למגנים שלהם מימין ומשמאל, ואני רוצה לומר את זה גם לכל מי שרוממות לימודי הליבה בגרונו: לימודי הליבה אינם יוזמה של אנשי שמאל שמנסים לכפות את הדברים על אנשים ממגזר חרדי. לימודי הליבה הם אינטרס ציוני לאומי של כולנו. אני פונה אל ראש הממשלה ואומרת לו: זו אחריותה של ממשלת הליכוד לכונן לימודי ליבה במערכת החינוך של מדינת ישראל. אני פונה לשר החינוך, שדיבר כאן יפה וגבוה בשבוע שעבר על חשיבותם של לימודי הליבה: בידך הכוח לעשות, בידך הכוח לשנות. אנחנו, המחוקקים, ניתן את הגיבוי המלא, כדי שהמהפכה הזאת תתרחש בעת כהונתה של הממשלה הזאת. אבל חברה שאין בה לימודי ליבה, הרב גפני, ואין לימודי ליבה לא בציבור הערבי במדינת ישראל ולא בציבור החרדי במדינת ישראל, היא חברה נטולת כלים להשתלבות. בעיני, כבוד התורה הוא גדול יותר כאשר אנשים יכולים לעסוק ולהתפרנס בכל אחד מהמקצועות, ואינם מוגבלים לעסוק במקצועות שאין השכלה בצדם. לכן, זה האתגר הגדול ביותר של החברה הישראלית. הוא זה שיפריד את חומות ההפרדה בינינו בתוכנו. הבית הזה צריך לייצר כאן הסכמה מקיר לקיר בסוגיה זאת. כן, חבר הכנסת גפני. כאן אני רוצה לומר שגם בתוך,

הציבור החרדי יש כאלו הזועקים לאותו שוויון שיש לכל בחור בחברה החילונית, בחברה הדתית-לאומית, לבחור לו את תחום העיסוק שלו. הרי גם בחברה שלכם יש אנשים שמבקשים את זה. יש אנשים שאינם כשירים ללימוד תורה, וכולם יודעים ומכירים את זה. תנו להם לרכוש מקצוע, תנו להם לרכוש השכלה, תנו להם להיות חלק ממשפחת הציונים כאן במדינת ישראל, גם אם אתם לא ציונים בהגדרותיכם. אבל שישרתו את המדינה הזאת בנאמנות על-ידי רכישת מקצוע. אותו הדבר גם לגבי הציבור הערבי. אדוני היושב-ראש, הידעת שחלקים נכבדים מהציבור הערבי במדינת ישראל גדלים על ברכי תנועת ה"חמאס", ומערכת החינוך של מדינת ישראל מממנת אותה? הנתונים האלה הובאו לי על-ידי אנשים בכירים במשרד החינוך. חברים, כשאלה הנתונים, אנחנו צריכים לדאוג לכך שלא יהיו בקרבנו אנשים שהם נושאי תעודת זהות ישראלית, בעלי אזרחות, המקבלים מימון מהמדינה שלנו, בלי שיש פיקוח על התכנים של מערכת החינוך שהם לומדים בה. זה אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה. זה לא אינטרס של אנשי האופוזיציה, עם כל הכבוד ליושבת-ראש האופוזיציה שמנפנפת בנושא לימודי הליבה, כאשר תחת ממשלתה ישבה שרת חינוך, פרופסור יולי תמיר, וביטלה דה-פקטו את החלטת בג"ץ שקבעה חיוב ללימודי ליבה. אני חושבת שזו האחריות שלנו ליישם את פסיקת בג"ץ. זאת האחריות שלנו לספק לכל תלמיד במדינה הזאת גם את ערכי הציונות, גם את ערכי האזרחות, גם את ערכי הדמוקרטיה, גם את ערכי התנ"ך וגם את ערכי היהדות, אבל גם מתמטיקה ואנגלית, כדי שהוא יוכל לרכוש מקצוע לכשיגדל. כפי שאמרתי, זה לא עניין לשמאלנים. אדוני ראש הממשלה, אני רק רוצה לומר שפניתי אליך ואמרתי שההצטרפות שלנו ל-OECD צריכה לכלול גם את מהפכת לימודי הליבה. מדינת ישראל צריכה, כבוד השרים, אתם מפריעים. כבוד השר כחלון, אתה מפריע מאוד לחבר הכנסת בר-און,

בתוכה חוק לימודי ליבה, ואני מתחייבת על הבמה הזאת להגיש את הצעת החוק הזאת.

שינוי משמעותי במערכת החינוך של מדינת ישראל. נדמה לי ששר החינוך פירט פה וסקר סקירה רחבה ביותר, כמעט 50 דקות, גם השר ברוורמן. חשבתי שאדוני רוצה לעלות לסכם, אבל אין צורך. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, נא לשבת במקומותיכם, כי אנחנו עוברים להצבעות על הצעות האי-אמון. ובכן, נא לשבת, שלא יאמר אדם אחר כך: לא היה לי זמן. השר ליצמן, עוד רגע אדוני לא יצביע, ואחר כך יהיו שיבושים במערכת החינוך. בבקשה. הצעת האי-אמון הראשונה היא הצעת אי-אמון מטעם סיעת קדימה, ממשלת נתניהו שוברת שיאים של הנצחת פערים בין החינוך הממלכתי לחינוך החרדי ושומרת על שתיקה מול הקיטוב, הבידול והאלימות הגואה בחברה, בשל רצונה היחיד לשרוד בכל מחיר. זאת הצעת האי-אמון של קדימה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. לא להפריע בזמן ההצבעה. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 29, נגד, 49, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, בל"ד ורע"ם-תע"ל, שנושאה: האפליה המתמשכת נגד האוכלוסייה הערבית במדינה בתחומי החינוך והתעסוקה. נא להצביע. מי בעד הצעת האי-אמון? מי נגד? מי נמנע?

הצעת סיעות רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 24, 51 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד לא נתקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת להציג שתי החלטות, שאחת מהן מחייבת הצבעה. לאחר מכן אנחנו ממשיכים בסדר-היום, בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. עד כה נרשמו לדיון רק ארבעה חברי כנסת: חיים אורון, יעקב כץ, מיכאל בן-ארי ואורי אריאל. מי שרוצה, אני מאפשר לו עוד שתי דקות להירשם. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, שרים, חברות וחברי הכנסת, שתי הודעות. ההודעה הראשונה, ועדת הכנסת קבעה כי ההצעות לסדר-היום בנושא: ביקור חברי כנסת בלוב, הצעות חברי הכנסת זבולון אורלב, מוחמד ברכה, ג'מאל זחאלקה, אורי אריאל, כרמל שאמה, אחמד טיבי ומשה מטלון, תידונה בוועדת הכנסת. הודעה שנייה, שמחייבת הצבעה, הכנסת החליטה בישיבתה ביום שני, ח' באדר התש"ע, 22 בפברואר 2010, להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה את הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין, הגברת האכיפה), התש"ע 2010, מ/481, לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ביקש להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מן הנימוק שנושא ההצעה נוגע באופן ישיר לתחומי עניינה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה נתן את הסכמתו,

זה מצריך הצבעה. להעברת הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת ממליצה לפיכך לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט,

הכנתה לקריאה שנייה

אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

תודה רבה, רבותי. המלצה זו מצריכה הצבעה, הצבעת מליאה, כי המליאה העבירה בזמנו לוועדה מסוימת, עכשיו הוועדה ביקשה לשנות זאת, צריך את אישור המליאה. נצביע, רבותי. נא לשבת. מי בעד הודעת ועדת הכנסת? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. בבקשה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין,

התש"ע 2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוקה,

אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע 2010, קריאה ראשונה. אני מזמין את כבוד השר שלום שמחון להציג את החוק בשם הממשלה, במקום שר האוצר. בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הממשלה,

יותר מ-200,000 גמלאים מקבלים קצבה מקרנות הפנסיה שנכנסו להסדר ב-2003. על-פי הכללים הקיימים כיום, הגמלה שמשולמת לגמלאים אלו מעודכנת על-פי מדד המחירים לצרכן בחלוף שנתיים ממועד העדכון הקודם, או במועד שבו שיעור השינוי במדד עולה על 4.25%, לפי המוקדם ביניהם. בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת העבודה הוסכם כי הממשלה תנקוט את הפעולות הנדרשות לשינוי מנגנון ההצמדה של הקצבאות בקרנות הוותיקות שבהסדר, כך שהמנגנון יהא זהה למנגנון ההצמדה של קצבאות הגמלאים בפנסיה התקציבית, כלומר הקצבאות תוצמדנה מדי שנה לעלייה במדד. בהתאם לכך, הצעת החוק שלפנינו מתקנת את מנגנון ההצמדה החל על קצבאות בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, תוך שמירה על יציבותן של הקרנות האלה. מאחר שממועד העדכון האחרון חלפה יותר משנה, מוצע לעדכן את הקצבאות בתוך שנה מן העדכון האחרון שנעשה. המשמעות היא שהגמלאים יקבלו החזר רטרואקטיבי אשר יגדיל את הקצבה באופן חד-פעמי. לכן, אבקש להצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה רבה. תודה לשר. ראשון המתדיינים בהצעת החוק חבר הכנסת חיים אורון. אחריו, לפי הרשימה, חבר הכנסת יעקב כץ. חברי חברי הכנסת, אלה שלא נרשמו ולא רוצים להשתתף, נא לשבת במקומות, או יש מקום נוח ונחמד לדבר בו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני שר החקלאות,

אנחנו, חברי חברי הכנסת. רק רגע, חבר הכנסת אורון. אני לא צריך לקרוא בשמות. נא לשבת. אלה שבצדדים, אני מבקש לא להפריע. כן, העוזרים, תודה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נצביע בעד הצעת התיקון הזאת,

אדוני שר החקלאות, אני מקווה ששמת לב גם לפסקה האחרונה בהצעת החוק. והפסקה האחרונה בהצעת החוק אומרת, ואני מקריא מדברי ההסבר, כי מי שקורא רק את החוק עצמו לא יבין מה כתוב פה: מאחר שהשינוי המוצע כאמור בסעיף, וכו' וכו', מהווה שינוי קבוע במערך הזכויות של המבוטחים בקרנות בהסדר, יש אפשרות, ואני לא קורא את כל הטקסט שמתחייב מכך בעצם צמצום הזכויות ארוך הטווח, כדי לא ליצור גירעון אקטוארי כתוצאה מהתשלום החד-פעמי הזה. מה זה אומר בלשון בני-האדם? מה שקורה פעם נוספת, הגמלאים עוזרים אחד לשני, זה בסדר גמור, אין פה מקור חיצוני שבא ואומר: היות שאנחנו עדכנו, נוצר גירעון, והיות שהקרן צריכה להיות מאוזנת,

מביאים x כסף לתוך המערכת ולא פוגעים בצבירה. את הפטנט הזה אני מכיר מצוין, אפשר לעשות אותו בהרבה מקרים אחרים. תקועה בוועדת הכספים של הכנסת זה כמה חודשים החלטת בג"ץ שאמרה דבר דומה לגבי זכויות של אלמן, שמשווה אותו לאלמנה. בא האוצר ואומר: אני מציע לקבל את החלטת בג"ץ, אבל המקור הוא הפחתת זכויות של כל האחרים. אני לא אסתיר מפניך, אדוני השר, במקרה ההוא, היות שמדובר בסכום גדול, לתקופה ארוכה, אני חושב שעמדת האוצר נכונה. במקרה הזה, היות שזה ייפול על קבוצה מאוד מסוימת של גמלאים, אני חושב שזה טעות. לכן העדכון הוא הכרחי, וטוב שתבעתם אותו. הסעיף האחרון שאומר: אנחנו אבל נעדכן את סך כל החשבון האקטוארי על בסיס הנתונים החדשים, לפי דעתי, הוא מאוד-מאוד בעייתי. אני לא יודע לאיזו ועדה זה עובר, אדוני היושב-ראש, כי הוחלט פה שיש ועדה פרטית לענייני פנסיה.

זה חלק מההתנהלות של הכנסת. אני מקווה שיושב-ראש הוועדה, חיים כץ, שהוא מאוד-מאוד חריף בנושא שהזכרתי קודם, גם פה יהיה חריף באותה מידה, ולפחות הדבר האחרון שמופיע פה בחוק יתוקן. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. חבר הכנסת חיים כץ, לא נמצא כאן. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ואחריו, העוזרים, אולי תבואו כאן לנהל את הדיון? אני מבקש שיהיה שקט שם. מה זה צריך להיות? כאן מצד שמאל. הסדרנים, תוציאו אותם. בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, השבוע ביום רביעי יחול יום ירושלים, יום שחרורה של ירושלים אחרי כמעט 1,900 שנה

בעצם העם היהודי גורש מירושלים, לא היתה לו ריבונות עליה, ואני רוצה להקדיש את הדקות הקרובות של הדיון בחוק הפיננסי כדי לעסוק בקדושתו של היום הזה, ולצערי, בהיעלמותו מסדר-היום הציבורי במדינת ישראל, במוסדות החינוך שלה, שתקועים איפשהו אך ורק עם אחד משלבי הגאולה שלנו, ואת השלב השני שלו משום מה משכיחים ושוכחים. דוד המלך הוא זה שמייסד את ירושלים כבירת העם היהודי, ומכריז עליה: "זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי אִוִתיה", בשעה שבה הוא נאלץ לברוח מן העיר בעקבות המרד של בנו, מה שמכונה מרד אבשלום. באים אליו הכוהנים למקום שאליו הוא נמלט, ומביאים את ארון הברית. אומר דוד המלך לכוהנים שמביאים את זה, הוא מבקש מהם להחזיר את ארון הברית אל המקום, ויאמר המלך לצדוק: "השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני ה' והשיבני והראני אותו ואת נוהו, ואם כה יאמר, לא חפצתי בך,

יעשה לי כאשר טוב בעיניו". יש לדבר על המסר של דוד המלך בארוכה, אבל בזמני הקצר אומר, דוד המלך לא היה איזה סוג של נרקיסיסט שרואה את עצמו בעניין. ירושלים היא מרכז ההוויה של עם ישראל, אתי ובלעדי. אבל לשם נשואות העיניים. לפני שבוע פגש אותי עיתונאי לאיזו שיחה, ואמר לי: אתה משיחי? אמרתי לו: זו המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, שאומרים עלי שאני משיחי. ואז הוא אומר לי: אבל אתה לא מחובר למציאות. ועניתי לו: מי שאיננו מחובר למה שאני מחובר, הוא לא מחובר למציאות, הוא בסופו של דבר נידלדל מעם ישראל, מי שעזב את חלומו של ירושלים נעלם מן העולם. ואז סיפרתי לו סיפור, לפני 990 שנה, בעיצומם של מסעי הצלב, עומד אבא עם שני ילדים ואומר להם בסוף ליל הסדר: לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אומר לו הבן: על איזה ירושלים אתה מדבר? יש שם ממלכת ירושלים הצלבנית, מאות אלפים של יהודים נטבחו, נשרפו חיים בתוך בתי-כנסת. על מה אתה מדבר, אבא?

ילד אחר, אמרתי לאותו עיתונאי, ישב שם ואמר לאבא: אתה אומר: בשנה הבאה בירושלים הבנויה? זה הזוי.

עוד חצי דקה. אין פה כל כך הרבה דוברים. עוד חצי דקה. יש לוחות זמנים.

אומר הבן השני: אבא, אני אספר לבן שלי גם כן: לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה הזוי, זה לא מחובר למציאות, זה משיחי. אמרתי לעיתונאי: אתה יודע מי זה היה הבן השני? זה היה סבא של הסבא שלך. אם הוא לא היה הזוי ומשיחי, אתה לא היית פה. הקומה הזאת של יום ירושלים על יום העצמאות

הרוחנית שלנו, היא הקומה המהותית שלנו. היא תקבע את הדורות, היא בעצם הגשמה של מה שאומר רבי עקיבא, שהוא רואה את המונה של רומי, שרואה אותם שוחקים, אומר: אבל בסופו של דבר צוחק מי שצוחק אחרון, רואה את המחצית השנייה, רואה את חיילינו הגיבורים חוזרים ותותחינו מרעימים לה שיר מזמור, ובזה בעצם מתגשם אותו חזון של רבי עקיבא שאומר: אם התקיימה הנבואה על החורבן, תתקיים גם הנבואה על הגאולה. וגאולת ישראל על אפם ועל חמתם של כל הכביכול מחוברים למציאות והריאל-פוליטיק, כי הריאל-פוליטיק האמיתי זה להיות משיחי, להיות קרוב לירושלים לא רק בלב אלא גם בגוף.

תודה. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא. חבר הכנסת אלדד הוא אחרון הדוברים ונעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים ככללו ראוי, ואני אתמוך בחוק הזה, למרות שמביאה אותו אלינו היום ממשלה שכמעט כל שאר מעשיה ראויים לגינוי או לביקורת. אני מבקש להעיר שתי הערות קצרות על שתיים מהתופעות הקשות ביותר שמגלה הממשלה בימים האחרונים. הממשלה מקפידה הקפד היטב בימים האחרונים לשקר לנו, לנו ולכל אזרחי ישראל, בעניין הבנייה בירושלים. אומרים לנו שלא מקפיאים את הבנייה, והבית הלבן ומחלקת המדינה מצהירים שנתניהו התחייב להקפיא את הבנייה ברמת-שלמה. אנחנו צריכים להחליט למי משני דוברי האמת האלה אנחנו מאמינים. אנחנו לא מאמינים לאף אחד מהם. אנחנו יכולים להאמין רק למציאות. אנחנו מתבוננים במה שקורה בירושלים, ורואים שהממשלה לא בנתה אפילו בית אחד, וכל מי שטוען אחרת, מוזמן לקחת אותי לסיור בירושלים ולהראות לי את התחלות הבנייה של ממשלת ישראל היום בעיר. אין מכרז אחד שהממשלה הוציאה, ושטחים ששווקו על-ידי ממשלות קודמות, הממשלה הזאת מקפידה לתקוע בגלגלי ביורוקרטיה חלודים היטב. זה המציאות. מעבר להצהרות, מעבר למלים הנבובות, בתכל'ס הממשלה הקפיאה את הבנייה בירושלים, נכנעה לתכתיב הערבי בפי האמריקנים. והערה שנייה, בימים האחרונים החליט שר הביטחון להתנהג כפירומן מושבע, והוא החליט להכריז מלחמה על ההתיישבות ביהודה ושומרון. היעד האחרון שלו,

כאשר ראש המינהל אזרחי, עושה דברו, הוציא מהפריזר צו הריסה בן 11 שנה לישיבה ביצהר. ברק הודה שהתחילו לבנות את הישיבה כשהוא היה ראש ממשלה, ולמרות זאת, ולמרות שאין שום הסבר, מה קרה 11 שנה ועל מה נרדמה הממשלה וממשלות רבות, ומדוע משרד השיכון הזרים תקציבים לבנות, ומשרד התחבורה הקצה כסף כדי לבנות את כביש הגישה לישיבה, והיא היתה מוכרת ומקובלת על כולם, פתאום נזכרו שצריך להרוס אותה במעשה של ענישה סביבתית, פסול מוסרית וחוקית ומשפטית, משום שמהישיבה הזאת, כך לוחשים גורמי הביטחון, יוצאים אלה שמבצעים פעולות של "תג מחיר". אז מי שעושה "תג מחיר", שיתפסו אותו, שיגישו כתב אישום, שישפטו אותו, שיכניסו אותו לבית-סוהר. אבל אי-אפשר להחליט להרוס ישיבה 11 שנה לאחר שנבנתה,

לוחשים לנו, יצאו מבצעי "תג מחיר". אלה פעולות פסולות מעיקרן של הממשלה, שמתנכרת להבטחתה, לבוחריה ברובם. לא לשר הביטחון יש לי טרוניות בעניין הזה, הוא מבטיח לבוחריו, והוא מקיים. אבל כל שאר מרכיבי הממשלה הזאת, לא לשם זה הם נבחרו, ועל כך אני אבוא אתם חשבון.

החוק עצמו ראוי, בחוק נתמוך, ואת הממשלה נבקר.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22), התש"ע 2010, הצבעה בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 22),

2010,

20 בעד, נגד, אין, ונמנעים, אין. שר החקלאות ביקש להוסיף את הצבעתו. כיוון שהיה ליד הכיסא וראינו שלפני ההצבעה הרים את היד, אנחנו נקבל את התיקון. חברי חברי הכנסת, החוק יועבר להכנתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הודעה למזכיר. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים בעקבות דיון מהיר בנושא: כישלון הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד, הצעתו של חבר הכנסת חיים אורון. הסכם אשרות עם הרפובליקה של נאורו.

תודה לסגן המזכיר, סגן המזכירה, צריך להגיד. אני מזמין את שר החקלאות ופיתוח הכפר. בבקשה, אדוני. יש שאילתות, והוא ישיב על השאילתות לפי המצב הרשום לפנינו. שאילתא 590, של חבר הכנסת איתן כבל, שאינו נמצא כאן,

ביום

בטבת התש"ע (23 בדצמבר 2009): בישראל מומתים באכזריות כ-4

לשאול: 1. האם משרדך מפקח על שימוש המדגרות במתקנים להמתה מהירה? 2. מה היא תדירות הפיקוח במדגרות,

3. האם ננקטו צעדים נגד מדגרות שלא יישמו את הנחיות השירותים הווטרינריים לגבי אופן המתת

קול קורא לרשויות. התוכנית כבר יצאה לדרך והרשויות החלו בעיקור החתולים תוך הסתמכות על התקציב שהקצתה הממשלה. טיוטה של הקול הקורא הופצה לעיון הציבור ב-14 בספטמבר 2009. גורמים ואנשים שונים העירו הערותיהם וועדת התמיכות במשרד החקלאות דנה בכל ההערות האלה. איש מהמגיבים לא התייחס להיקף שבו תתבצע התוכנית, גם לא נציגי הגופים שהופיעו בוועדת החינוך. שלב הפצת הטיוטה הוא השלב שבו משרד ממשלתי יכול ורשאי לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע. הקול הקורא לרשויות פורסם עוד בטרם ישיבת ועדת החינוך, ונקבעו התנאים להשתתפות בתוכנית. מדובר בהתחייבות ממשלתית לכל דבר, שכל חריגה ממנה, בשלב זה, תהווה סטייה מנוהל ממשל תקין. בהכנת התוכנית ובגיבושה הושקעה מחשבה רבה, ועל אף הכבוד שאנו רוחשים לוועדת חינוך, לא נוכל לשנות כרגע את המתכונת שנקבעה, בפרט שאנו סבורים שהיא נותנת מענה רחב יותר מזה שהוצע בוועדת החינוך. משרד החקלאות רואה חשיבות רבה במתן מענה למספר גדול ככל האפשר של רשויות. בפרויקט לעיקור חתולי רחוב ישתתפו 30 רשויות. משרד החקלאות מגייס בימים אלו לשורותיו רופא וטרינר נוסף, שיעבוד בצמוד לממונה על צער בעלי-חיים ויפעיל את המבצע האמור. התוכנית גובשה על-ידי צוות מקצועי במשרד ונבנתה במטרה לעודד את הרשויות לעקר יותר חתולים מהכמות הממוצעת שעיקרו בארבע השנים האחרונות. במסגרת התוכנית יתבצע מעקב אחר הפעילות האמורה ויופקו הלקחים לעתיד. אנו רואים בתוכנית זו פיילוט וצעד ראשון בטיפול בבעיה מורכבת זו. במסגרת תקציב 2010 שיוקצה לטובת צמצום התרבות בעלי-חיים משוטטים נקצה מיליון שקל לרכישת ציוד למרפאות ברשויות המקומיות שישמשו לעיקור וסירוס חתולי רחוב. בכוונתנו לבסס תשתית שתאפשר לרשויות לטפל בנושא בטווח הארוך, בבחינת מתן חכות ולא חלוקת דגים, את העניין של הדגים אתה הרי מכיר. במסגרת תקציב 2010, ומתוך ראיית כלל המצוקות של בעלי-החיים הנטושים, בכוונתנו להקצות 1.5 מיליון שקלים לשדרוג מאורות רשות, כלביות עירוניות, וכן לתמוך בעיקור כלבים בעלות 2 מיליון שקלים. בעיית המתת כלבים נטושים שאין להם דורש בוערת לא פחות מבעיית חתולי הרחוב, ומשרד החקלאות פועל במטרה לתת מענה לשורת מצוקות, והכול במסגרת התקציב המוגבל שעומד לרשותנו. שאלה נוספת?

תשובה כזאת ארוכה. אכן, תשובה ארוכה ומנומקת. אני מקווה שכל התשובות תהיינה כאלה, וגם שיבצעו אותן.

אנחנו ממשיכים, אדוני. שאילתא 820 של חבר הכנסת אורי אריאל, שלא נמצא כאן, לפרוטוקול. ביום כ"ד באדר התש"ע (10 במרס 2010): הגיעו אלינו תלונות על התנהלותה של המינהלה להסדרים במגזר החקלאי שבאחריות משרדכם. נציבות תלונות הציבור ונציבות תלונות הציבור על שופטים ענו כי הנושא אינו בתחום שיפוטן.

אל מי אפשר להפנות תלונות על אי-סדרים במינהלה? (לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול) במקרה של אי-סדרים אפשר לפנות: 1. אל מבקר הפנים של

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שאילתא 614. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי שואל לגבי האפליה, הקיימת לטענתו, בין מפגינים פעילי הימין למפגינים אחרים, דוגמת האופנוענים. 1 2. בראשית דברי אבקש להבהיר כי המשטרה נוקטת אמצעים העומדים לרשותה על-פי חוק ומשתמשת בהם לפי צורך העניין, ללא הבחנה בין מפגין כזה או אחר. בהתייחס לאירוע שבנדון, הרי שבתאריך 7 בדצמבר 2009 פורסם באמצעי התקשורת כי בכוונת פעילי ימין לחסום צירי תנועה ראשיים במחאה על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. בסביבות השעה 17:00 התקבלה הודעה במשטרה על קבוצה של 50 מפגינים, חלקם בגירים וחלקם קטינים, אשר הגיעו לצומת "סנטר 1" בכניסה לעיר ירושלים והחלו לחסום את הכביש. עם בואם למקום הבחינו השוטרים במספר קטינים שירדו מן המדרכה, ישבו ושכבו על הכביש וגרמו לחסימה מוחלטת של כביש הכניסה הראשי לעיר ירושלים. קצין משטרה במקום כרז למפגינים באמצעות קולן והורה להם לפנות את הכביש. הקצין התרה בהם כי אם לא יעשו כן, יפונו מן הכביש תוך שימוש בכוח סביר ואף ייעצרו. משלא פינו המפגינים את הכביש, נעצרו כשמונה קטינים ונלקחו לחקירה בתחנת לב הבירה. חמישה מבין העצורים שוחררו בתחנת המשטרה. שלושה קטינים מבין העצורים נכלאו למשך 24 שעות ולמחרת שוחררו בבית-המשפט בערבות צד ג', בהרחקה למשך 60 ימים מהכניסה לעיר. תיק החקירה הועבר להמשך טיפול של יחידת התביעות המחוזית. במענה לשאלתך השנייה, הרי שבניגוד לטענתך, מארגני הפגנת האופנוענים הוזמנו לחקירה, וזאת לאחר שחלק מהרוכבים לא עמדו בהתחייבויות המארגנים כי הם ימשיכו לנסוע בצורה מסודרת, ללא הפרעות לתנועה וללא חסימת נתיבי התנועה. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת בן-ארי. כמובן, חבר הכנסת ידידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בשאילתות מסוג זה השאלה הנוספת רק לשואל, אבל אני מניח שתוכל לפנות לשר שהוא גם בן הסיעה שלך, ותמצא את הזמן לשאול אותו מה שרצית.

אדוני השר, אני חוזר על השאלה. אין בלבי על כך שעצרו, אין בלבי על כך שלא עצרו, אבל מצאנו שכאן זימנו את האנשים לחקירה, וכאן עצרו את האנשים. החשש הוא, מה שמצטייר זה שהמשטרה משתמשת במעצר ככלי ענישה ולא לפי מה שניתן לה, למעצר או לצורך חקירה, או משהו כזה. השאלה היתה על האפליה. למה אין בלבך על המעצר? למה עוצרים שלושה קטינים, האומנם?

או שתעצרו את אלה ואת אלה כמדיניות, למה הם עוצרים שלושה קטינים ל-24 שעות, חבר הכנסת בן-ארי. אני חושב שהדברים ברורים. הדברים ברורים.

אני חייב לומר. העבירה שביצעו הקטינים, הבגירים, היא עבירה קשה, עבירה של חסימת ציר ראשי, עבירה שמחייבת פינוי הציר ומחייבת מעצר. הם נעצרו, הם נחקרו. הכלי של המעצר הוא לא בכלים של חקירה של החוקרים. עצם המעצר, הוא לא נועד כדי לשבור אותם או כדי להשאיר אותם ללא ביצוע חקירה. לא לכך נועד הנושא של המעצר. המעצר הוא לצורכי חקירה. הם נעצרו על-פי שיקול של אותה או אותו קצין, אצל האופנוענים זה לא כך.

עוד פעם, אני חייב, חבר הכנסת בן-ארי. אתה לוקח דוגמה אחת ומשווה אותה לדוגמה שנייה. פה אנחנו מדברים על שני מקרים נפרדים. פה היתה חסימה ופה היתה הפרעה בתנועה. אי-אפשר להשוות. שיקול הדעת של אותם קצינים אם פה לעצור ופה לא לעצור, אתה שאלת למה לא פתחו בחקירה לגבי האופנוענים, פתחו בחקירה. למה שם לא נעצרו ל-24 שעות וכאן כן נעצרו, על-פי שיקול דעת. לא אני יכול לדעת ולא בסמכותי גם לדעת את שיקול הדעת של הקצין שחתם על אסמכתת המעצר. תודה, אדוני השר. אנחנו ממשיכים בשאילתא מס' 666, מספר יפה, של חבר הכנסת דוד אזולאי: רמת הפשיעה של המהגרים בתל-אביב. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את השר לביטחון פנים ביום ה' בשבט התש"ע (20 בינואר 2010): פורסם כי לפי הערכת המשטרה בחצי השנה האחרונה נרשמה עלייה של 12% 15% בפשיעה בקרב המהגרים בתל-אביב.

2. אם כן, כמה מהגרים מאפריקה שוהים בתל-אביב? 3. כמה מהגרים ביצעו

אדוני השר, תודה רבה על תשובתך.

האם מעורבים בפלילים גורשו מישראל, אני מבין שזה שייך ליחידת "עוז" במשרד הפנים, אני מקבל את זה,

שאילתא מס' 712 של חבר הכנסת ברכה, לפרוטוקול. סליחה, יש עוד שאילתא לחבר הכנסת דוד אזולאי. אני מתנצל, היא פשוט סומנה כאילו היתה. שאילתא מס' 711 של חבר הכנסת דוד אזולאי: פתיחת 160 תיקים נגד נבחרי ציבור. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את השר לביטחון פנים ביום כ"ו בשבט התש"ע (10 בפברואר 2010): פורסם כי לדברי מפכ"ל המשטרה יש שני מוקדים של שחיתות ציבורית: ברשויות המקומיות ובמכרזים. בשלוש השנים האחרונות נפתחו כ-160 תיקים נגד נבחרי ציבור ועובדי ציבור בכירים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה הוא פירוט נושאי התיקים שנפתחו? 3. כמה מהם נסגרו בינתיים? 4. כמה תיקים דומים נפתחו בשנים 2005 2007 וכמה מהם נסגרו?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת דוד אזולאי ביקש לדון בפרסום דברי

תודה, שאלה נוספת לחבר הכנסת אזולאי. אדוני השר, זה נשמע הרבה. אבל אם נזכור שחצי מזה של אולמרט, זה לא נורא. אדוני השר, אני מקבל את התשובה, אני

שאלה נוספת לבן-ארי או

האם יש מכאן אמירה שבפעמים אחרות שיהיה כזה מקרה, האם ייעצרו אנשים, האם ייעצרו לחקירה, האם ייאכף הדין? בהקשר לעניין הזה, יש בידינו סרטון שאנחנו נשמח להביא למי שכתב את התשובה שבידיך, כדי שיראה שהתמונה היתה אחרת ואולי היו שוטרים שראו דברים אחרים. בכל זאת, יש בידינו תמונה אחרת. בעבר גם כן היתה תלונה שהתלוננתי, ואמרת שאם אני צודק אז זה, אז גם יש הוכחות שאני צודק, והתחייבנו להתנצלויות הדדיות. אבל אני מוותר על ההתנצלות, יש סרטון. חבר הכנסת בן-ארי, אני לא עורך-דין ולא שופט, אבל אני יושב-ראש כנסת כרגע. גם סרטון אפשר, מניסיונו של השר, ואני לא צריך לענות במקומו, יש סרטון. אפשר גם, אתה יודע, לביים אותו. בוא, בבקשה.

אתה לא עורך-דין, אתה לא עורך-דין,

אני לא מגן על אף אחד. אני אמרתי את דעתי. השר יענה לך מה שהוא רוצה.

חבר הכנסת בן-ארי,

אני אשמח לקבל את הסרטון שמצוי בידך,

חבל שבשאילתא לא כתבת "בידי יש את הסרטון". היינו רוצים את זה כחומר הנצחה לטובת העניין, היה לי יותר קל להשיב לזה. אבל מה שמצוי אצלנו, אני מקבל את ההערה.

לא, אין בעיה. אני רק אומר: פשוט, היינו מקצרים תהליכים. אם הייתי יודע שהסרטון מונח, הייתי לוקח אותו ומשתמש בו. אבל זה לא מאוחר. תעביר את זה, אני אטפל בזה. תודה. שאילתא 754, של חבר הכנסת דוד אזולאי:

בבית-המעצר במגרש-הרוסים.

חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את השר לביטחון פנים ביום ג' באדר התש"ע (17 בפברואר 2010): כמעט בכל שנה מתפרסמים דוחות של ארגוני זכויות אדם על התנאים

מתי ישנת שם? בבחירות של אוסלו. אה, בית-המעצר היה באחריות מחוז ירושלים. היום זה באחריות השב"ס. אני ביקרתי שם, הרבה שיפוצים נעשו בשנים האחרונות. אדוני, אם הוא מתגעגע, מבלי לפגוע בזכויות, אפשר לארח אותו עוד כמה ימים. יש שם אורחים אחרים, אנחנו מסדרים להם, חס וחלילה. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה שאל את השר לביטחון פנים ביום ג' באדר התש"ע

2010): ביום רביעי בבוקר, 3 בפברואר 2010, התלוו שוטרים אל אנשי חברת הגבייה בעיר טייבה, לביצוע צו עיקול.

בבקשה, למיקרופון.

ועדת החוקה של הכנסת קבעה נהלים והנחיות למשטרה בנוגע לפינויים. רציתי לשאול, האם הוועדה, בראשותו של היום השר מיקי איתן, השאלה אם השר מכיר את הנהלים שקבעה ועדת החוקה והאם המשטרה מונחית על-פי אותם כללים שקבעה הוועדה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, השר בא משורות המשטרה, לידיעתך. השר, לצערי, עסק כמפקד מחוז ש"י במספר פינויים. יושב חבר הכנסת אריאל, שהשתתפנו יחד בכמה, השתתפתי וסביר להניח שאני יודע,

זה יכול להשתמע שביחד פינינו. אני הייתי מצד אחד, ברור, לא חשבתי אחרת. אבל הראשון שחייך זה חבר סיעתך,

חבר הכנסת אריאל, אתה במחנה הטוב. לא, חלילה, אם הובנתי, כולנו במחנה הטוב. אם הובנתי לא נכון, אני אתקן. אני רק אומר שסביר להניח שאני מכיר את הוראות החוק. חשבתי שאתה, לא קל לפנות אותו. לא, אותו דווקא היה קל.

לשאלתך, אם אני מכיר, אני מכיר. תפקיד המשטרה במקרים האלה, ולא משנה משטרה,

הרי ביהודה ובשומרון הכוחות שפועלים שם הם ת"פ כוחות צה"ל, ת"פ אלוף הפיקוד,

הם נותנים את המעטפת, את המעטפת בדרך כלל הפנימית, כדי, איך אומרים? שלצבא לא יהיה חיכוך עם האזרחים. לכן מעדיפים משטרה, או שוטרות או שוטרים, או כל דבר אחר. זה שהוציאו את ספר התורה ואת הספרים, זה בסדר גמור, אני רואה את זה כאקט נכון. זה בסדר גמור. הנושא של ההריסה וכל מה שקשור לצווים וכל הדברים האלה, המשטרה לא מתעסקת בזה אלא המינהל האזרחי באמצעות קבלן כזה או אחר,

אני לא יודע איפה הטענות.

אם הן קיימות, צריכות להיות מופנות מול המינהל האזרחי ומול פיקוד מרכז, שהם למעשה הריבון בשטח. המשטרה היא גוף שמסייע, היא לא מבצעת את ההריסה. עוד הפעם, המשטרה לא מבצעת הריסות. היא למעשה נותנת את הגיבוי, את התמיכה, לכוח המבצע. אני מודה לך על התשובה. אני רק אומרת, אין לי יותר אפשרות, אוקיי. גברתי, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת. שאילתא 799 של חבר הכנסת וקנין בנושא: פעילות ניאו-נאצית בחיפה. חבר הכנסת יצחק וקנין שאל את השר לביטחון פנים ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010): ב-12 באוקטובר 2007 פורסם כי ישנה פעילות ניאו-נאצית בשכונות חיפה. דווח על מעצר נערים שציירו צלבי קרס על קירות בית-כנסת. רצוני לשאול: 1. מה הוחלט בעניין הנערים

השואל מסתפק בתשובת השר. אנחנו ממשיכים. שאילתא 805 של חבר הכנסת ברכה, לפרוטוקול. חבר הכנסת מוחמד ברכה שאל את השר לביטחון פנים ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ראשית, ברצוני להודות למשטרה על אבטחתה.

ובמקרה הזה מאפשרת לקהל הזה שרוצה את הפעילות הזאת לעשות את זה מעת. ובסך הכול, באמת כפי שציינת, זה עובד שמונה שנים. יחד עם זאת, בעת האחרונה, כפי שאתה ציינת, ותשובתך היתה לפי דעתי מלאה, ככל שעקבתי אחריה, יש שינוי. שינוי כפי שאתה אומר, מטעמים מבצעיים, יכול לקרות פעם אחת, יכול לקרות פעמיים. כשהוא הופך להיות שיטה, פירושו שאנחנו, לא הייתי אומר נכנסים, אבל אנחנו מסתגלים לאיומי הטרוריסטים הקיימים בשטח. תפקיד המשטרה, כמו כוחות נוספים, אולי השב"כ,

אבל כרגע נעסוק במשטרה, הוא לאפשר את הצעדה הזו כמו אחרות באופן סדיר ומלא כפי שהיה שבע שנים. זה שיש גורמים בתוך העיר שמתסיסים, ועושים פעילות, זה תפקידכם,

דבר אחרון שאני רוצה להדגיש. למיטב ידיעתי עד היום לא נפתח תיק אחד נגד אדם אחד שהשתתף באירועים האלה של "סיבוב שערים". מדובר על כ-100,000 איש שעברו את כל הסבבים ביחד,

אמרתי לממ"ז ירושלים ניצב פרנקו שאמר לי שהיו דברים כאלה, שחובתו,

חובתו להעמיד את האנשים הללו לדין, ולהתייחס אליהם בכל החומרה. כל העיר העתיקה, כפי שהשר יודע, מרושתת במצלמות. אין בעיה של הוכחות, אין בעיה של זיהוי. אני אומר לך פה ועכשיו, וגם על "ריקוד דגלים" אמרתי אותו הדבר, מי שלא בסדר, אני מבקש, אני לא נותן חסות לאף אחד, מי שלא בסדר יועמד לדין.

במשפט אחד, מאחר שכבר דיברנו, חבר הכנסת אריאל ואני, והוא גם נפגש עם מפקד מחוז ירושלים, וגם נפגש אתי, וגם נפגש עם המפכ"ל, ההיבטים הם באמת,

שלום הציבור וזכות ההפגנה, ואנחנו מקיימים אותם. הנושא של השערים, דיברנו. לדוגמה, שער האריות. שער האריות הוא ציר פינוי. אחרי שבדקתי את זה,

וגם אתה העלית את הנושא למפכ"ל, פשוט הציר הזה חייב להיות ציר פתוח כציר פינוי אם חלילה וחס יקרה אסון. בשנים האחרונות אנחנו כמעט שלא עשינו שום שינויים. לגבי אותם אנשים שמתפרעים ועשו את העבירות, גם את זה אני בדקתי אחרי שדיברנו, והדברים האלה מתועדים. אבל שוב, מאחר שהיו כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה אנשים, המשטרה החליטה כרגע לא לנקוט צעדים. אבל אני מקבל בעיקרון שמי שעושה ופוגע צריך לעמוד לדין. המסר הוא ברור. העברתי את הדברים האלה גם באישור התוכניות לקראת יום רביעי הקרוב. אני מקווה שהשקט יישמר. אבל יש את האילוצים. אני חושב שבסך הכול אנחנו מאפשרים לקיים את זה במגבלות הקיימות. בשער השבטים אין עסקים. תודה, אדוני השר. בשער השבטים יש, אתה יודע בדיוק מה מפריע שמה לעבור. יש את כל הנושא של הרובע המוסלמי שם, ואתה יודע שיש שם בעיה של כניסה וחיכוך רב. יש שם דברים אחרים, ואנחנו לא צריכים, מה שהיה במשך שנים.

בשנים האחרונות לא היה שער השבטים, ולא שער האריות,

אני מכיר את התהלוכות האלה. תודה, אדוני השר. שאילתא 824 של חבר הכנסת רוברט טיבייב, לפרוטוקול. חבר הכנסת רוברט טיבייב שאל את השר לביטחון פנים ביום כ"ד באדר התש"ע (10 במרס 2010): לאור התנאים שמקבלים אסירים, לרבות האפשרות לרכוש השכלה תיכונית וגבוהה

רצוני לשאול: 1. כמה אסירים השתמשו בעשר השנים האחרונות בהטבה של רכישת השכלה? 2. כמה רכשו השכלה תיכונית? 3. מה הוא מספר רוכשי התארים? 4. על אילו תארים מדובר? תשובת השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ: (לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול) חבר הכנסת רוברט טיבייב מבקש לדון בזכויות האסירים הביטחוניים בכלא הישראלי.

בזה חבר כנסת, ותקיפת חבר הכנסת לא נעשתה בהיותו בתפקיד, אלא בעת ביקור פרטי. עוד ראוי לציין כי במהלך חקירתה טענה החשודה כי המעשה שביצעה בא בתגובה להתגרות קודמת ועלבונות שהוטחו בה על-ידי ילדים שהיו במקום. בתאריך 19 באפריל הוגש כתב אישום כנגד החשודה בתקיפת חבר הכנסת בן-ארי כתב אישום לבית-המשפט השלום בירושלים בגין שני אירועי תקיפה, ב-13 בפברואר וב-13 במרס. שני כתבי האישום הוגשו לבית-משפט השלום. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת בן-ארי, אם יש, לא חייבים. ועוד איך יש.

אדוני השר, אני הייתי שמח אם היית רושם לי את הסדר-יום שלי, מתי זה מילוי תפקידי ומתי זה לא מילוי תפקידי. ביקורי בשכונת שמעון-הצדיק בהחלט לא היה במסגרת של ביקור פרטי, אלא במסגרת תפקידי, זה מה שהיה שם. עכשיו לגבי הטענות של הגברת שמישהו תקף אותה. כמובן מישהו תקף אותה. אבל לשמחתנו המרובה,

ויש בידי המשטרה הן את סרטי האבטחה, הן סרט של מישהו שהיה לצדי, שעשה את כל מה שהיה שם. דבר נוסף שידוע במשטרה, כשאני הגעתי לשם ביום שישי עם המשפחה שלי, עם שבעה ילדים, הגברת הזאת ואחרים עמדו שם והם הבטיחו לי שהם יפגעו בי. הם הבטיחו לי שהם יפגעו בי, ובאותו רגע הלכתי למשטרה,

ואמרתי להם: תשמעו, אני מבקש שתשגיחו על מה שנעשה כאן, כי הם הבטיחו לי שיפגעו בי. האירוע נעשה. אירוע התקיפה נעשה. שתי דקות, מה השאלה, אדוני?

יש פה הערה לעניין. אני מבקש להשלים את דברי. שתי דקות לאחר שניידת המשטרה עזבה את המקום, כי היא ראתה שאני אורז ומתכוון לעזוב את המקום עם ילדי, שתי דקות לאחר מכן היא ראתה והסתערה עלי בתקיפה. אם אני הייתי מעריך, המסוכנות של האשה הזאת היא לאין ערוך יותר מאשר של אותו אחד שזרק נעל בבית-המשפט. ומלבד זה, אני תמה למה, כפי שהובטח לי שאני אעודכן בפרטי החקירה והתקדמותה, לא קיבלתי שום פרטים, הן לגבי כתב אישום, הן לגבי שום שלב של החקירה, אף שהגשתי תלונה מסודרת במשטרה.

אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת. יש עוד שאילתא לחבר הכנסת בן-ארי, 828. היום יש לך, אפשר לציין,

אנחנו בקשרים טובים. מאה אחוז. 828: כניעה לאלימות בהר-הבית. בבקשה, השר. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי שאל את השר לביטחון פנים ביום ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010): ביום שישי, י"ט באדר,

אבנים מהר-הבית

משטרת ירושלים נכנסה להר, אך בשלב מסוים גובש הסכם עם הווקף, ולפיו המשטרה תיסוג מההר והווקף מתחייב לשמור על שקט. רצוני לשאול: 1. מדוע מנהלת המשטרה משא-ומתן עם מתפרעים? 2. מדוע נכנעה המשטרה לאלימות? 1 2. אדוני היושב-ראש, בראשית אבקש לומר כי הייחודיות והרגישות של הר-הבית על רקע

וחשיבותו לשלוש הדתות

לפחות מדברים שהתפרסמו בכלי התקשורת, על משא-ומתן, על מתפרעים שהתבצרו בתוך המסגד, ומשא-ומתן עם הווקף המתון שביקש לשחרר אותם מבלי להיעצר, אף-על-פי שמדובר בפורעים. האם משטרת ישראל תתנהג באותה פתיחות ובאותה הידברות כמו שהיא מדברת עם הווקף, עם רבנים שניסו לעלות היום להר-הבית ועוכבו בשמש במשך שעה וחצי, אף-על-פי שזה סוכם? אני לא הייתי מסכם את זה מראש, כי יהודים יכולים לעלות כמו כל תייר אחר. סוכם מראש, הוגשו רשימות, ובכל זאת מפקד המרחב אבי רואיף עיכב אותם במשך שעה וחצי, הכניס עשרה-עשרה בצורה מבזה ומשפילה. האם הידברות עם הווקף היא רצויה, והידברות עם אנשים אחרים, שם האנשים פחות אמינים? הייתי שמח לקבל את תשובת השר בעניין. תשובתי היא שאנחנו מתייחסים לווקף ולרבנים ולכל אדם באשר הוא אדם, ולא צריך לעשות השוואה בין הרבנים לבין הווקף. פה יש דברים כאלה וכאלה בנושאים מסוימים, ופה עם הרבנים, אני לא יודע על האירוע שבו הם עוכבו שעה וחצי, אני אבדוק מה הסיבה. אבל בוא נתייחס לגופה של השאילתא.

תודה, אדוני השר. שאילתא 841, של חבר הכנסת אריה אלדד: התנכלות למתפללים יהודים. בבקשה, אדוני השר. חבר הכנסת אריה אלדד שאל את השר לביטחון פנים ביום ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010): באתר nrg התפרסם כי ערבים מתנכלים למתפללים בשני בתי-כנסת ביפו.

השאר, הוכנס צינור מים לכיבוי אש דרך החלון בשבת,

וצעיר ערבי המתגורר בסמוך התיז מים על המתפללים וספרי התורה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, האם הוגשה תלונה למשטרה? 3. מה ייעשה כדי להפסיק את ההתנכלויות? 1. לשאילתא בנושא טענה בדבר התנכלות למתפללים יהודים. מבירור הפרטים

אני שמח שציינת שהאירוע טופל על-ידי האג"מ, כי אין כנראה תוצאה אחרת. כאשר שכן ערבי מכניס צינור מים לתוך בית-כנסת, בזמן התפילה בשבת, וממלא את חלל בית-הכנסת מים, אז כנראה מי שצריך לטפל בזה זה האג"מ.

תודה. שאילתא 845, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ושאילתא 845 של חבר הכנסת עפו אגבאריה, לפרוטוקול. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה שאל את השר לביטחון פנים ביום ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010): ב-9 במרס 2010 פורסם ב"הארץ" כי בחודשים האחרונים מבצעת

המעצרים המעצרים מתבצעים באישון לילה על-ידי כוחות גדולים של מג"ב,